אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שלישי, כ"ב בכסלו התשפ"א, 8 בדצמבר 2020. יש לנו מספר נושאים על סדר היום. כדאי לפתוח בהתנצלות. אני מתחיל עם זה, אדוני. עוד לא אמרתי אפילו בוקר טוב. יש מספר נושאים על סדר היום, אך בטרם נתחיל אני רוצה להתנצל בפני החברים על כך שדחינו את מועד תחילת הישיבה. הייתה בקשה של חברים ונעתרתי לאור רצון להגיע ולהשתתף בדיון. כבר הייתי במשכן אבל חשבתי שנכון להיענות לבקשת החברים. הצעה לסדר בבקשה אדוני. ביקשתי

סדר הזמנים שלנו, סדר היום של הכנסת לחנוכה, אבל זה ממילא נעשה. כן, זה על סדר היום. בבקשה, מלכיאלי.

ראשית, בפתח הדברים, אנחנו חבים חוב לכנסת וצריכים לדון בפניית מזכירת הכנסת, לאור בקשת יושב-ראש הכנסת, לאשר את הקדמת שעות פתיחת ישיבות הכנסת בשבוע החנוכה, בימים שני ושלישי. ניתן לסגנית מזכירת הכנסת וזו ההזדמנות גם לברך אותך על המינוי באופן רשמי, למרות שאת כבר ותיקה בתפקיד, עכשיו גם אפשר לכנות אותך סגנית מזכירת הכנסת, אז בהצלחה, אלינור.

בוקר טוב. כבכל שנה אנחנו מבקשים להקדים את שעות פתיחת ישיבות הכנסת בשבוע החנוכה. אנחנו מדברים על ימים שני ושלישי, לפתוח את

בשעה 13 ולסיים אותן בשעה 16 על מנת שאנשים יוכלו להגיע לבתיהם ולהדליק נרות של חנוכה. מייד אתן את זכות הדיבור. הייתי מציע בהקשר הזה - - - ומה ביום רביעי? ביום רביעי להתחיל כרגיל. להתחיל כרגיל בשעה 11 ובלי הגבלת זמן. הכוונה היא לסיים בשעה 16 אני מבינה. אגב, 16 זה לא מספיק. אם הדלקת נרות היא בשעה 17 למה נסיים ב-16? בשעה 15. ההצעה ששלחתם דיברה על ישיבה בין 11 ל-15. שלחנו בקשה להקדמת הישיבות בימים שני ושלישי. לפני שאתן את זכות הדיבור, מכיוון שאנחנו נמצאים בימים לא רגילים, בתקופה לא רגילה, ועל אף שנהוג לאורך השנים להגביל את שעות המליאה עד שעה 16 כדי לאפשר לעובדים ולנבחרי הציבור להגיע ולהדליק את נר החנוכה עם משפחותיהם, על שאף שאפשר לעשות את זה גם פה במשכן וזה יפה לכשעצמו, אבל מכיוון שאנחנו נמצאים בשבוע לא רגיל הייתי מציע שאת ישיבת הכנסת ביום שני נקדים, לא לשעה 13 אלא לשעה 11 או 12, כי ראינו אתמול שסדר יום פשוט לכאורה יכול להימשך עד שעה 9 בערב. אנחנו נמצאים בתקופה של פיזור הכנסת ואם רוצים להספיק עוד דברים אז צריך לתת זמן למליאה. הייתי מציע לחברים שביום שני לפחות נקדים את פתיחת המליאה, לא משעה 13 אלא לפני כן, משעה 11 או 12. בבקשה, אדוני. תודה. א', אני מצטרף. ב', אני מצטרף להצעה שלך. ג', אני חושב שצריך להוסיף את הדברים הבאים: בהנחה שיכול להיות שיהיו ימים שזה יימשך פחות זמן, שיוקדש מתישהו לפנות ערב, למשל בין 17 18, זמן להדלקת נרות. גם אם עושים את זה בזום, גם אם עושים את זה פה. אני לא חושב שזה דבר רצוי אבל בתוך עמי אני יושב ולכן

להחליט את ההחלטה הזאת, כלומר שאפשר יהיה לעשות עצירה,

הפסקה כדי שאנשים יוכלו יש הרבה אירועים. אבל מדברים על סגירת הכנסת בשעה 16. כרגע ההצעה שמונחת בפנינו ועליה אנחנו דנים היא הקדמת פתיחת המליאה בימי שני ושלישי לשעה 13 וסיום בשעה 16 לכל המאוחר.

רק שנייה. לא דיברנו על יום רביעי, דיברנו רק על ימים שני ושלישי.

למה לסיים ב-16? אנשים צריכים להגיע הביתה. בשעה 17 יש הדלקת נרות. כי אנחנו גם צריכים לעבוד, מלכיאלי. אז נפתח את המליאה מוקדם יותר. לא אכפת לי לפתוח בחזרה ב-7 בערב. מה, ניסע לצפון ונחזור? אי אפשר. אנשים צריכים להדליק נרות. אתה גר פה קרוב. אני לא דואג לעצמי. אתה גר ברעננה ואם יש פקקים איך נגיע? בכל שנה הסיום היה ב-16. אחזור על הצעתי. צריך גם לזכור שאנחנו נהיה במצב של עוצר, שיש לו משמעויות ואנחנו צריכים גם להראות בו דוגמה. לא מספיק שנאמר: מותר לכם לנסוע וכולי.

אני מציע שנחליט בעיקרון על כך שהמליאות מתחילות בכל יום בשעה 11. דבר שני, שהעבודה מסתיימת בעיקרון בשעה 15:30. מכיוון שיהיו מזה חריגות לאור המצב,

חריגות ואין ברירה אחרת אז ייתנו איזשהו זמן, שעה, 45 דקות, הפסקה באמצע, כפי שעשינו להבדיל באפטאר, יעשו הפסקה לצורך הדלקת נרות. איזו הפסקה?

אם אנחנו מחליטים שהמליאה תסתיים לכל המאוחר בשעה 16 אז אין משמעות להפסקה. בבקשה, שטרן. אני חושב שגם חברי מלכיאלי יודע שאנשים ממשיכים לחיות בחנוכה. עם כל הכבוד, מי שירצה ידליק נרות לפעמים במשרד. אין חובה להדליק במשרד. אז פעמיים תדליק נרות במשרד. אשאל אותך שאלה: המסחר במאה שערים נסגר? הוא פתוח אחר כך.

אם זה ביזנס של אנשים אז אנשים יודעים שעד שכלתה רגל מן השוק אפשר להדליק נרות. להיפך, הדוגמה האישית שלנו בעיניי היא שמתחשבים בחנוכה, לא בכל יום, גם אם יום או יומיים אנחנו לא מצליחים להיות עם המשפחה בשעה כזאת. אפשר לתת דוגמה לציבור, שבגלל שאנחנו עובדי ציבור והציבור משלם לנו אנחנו לא עובדים רק חצי יום. צריך גם לתת דוגמה לציבור, שאכפת לנו מן הילדים שלנו. מלכיאלי, אבל בכל שנה זה היה כך. דיברתי עם יושב-ראש הכנסת. הוא ביקש רק לגבי ימים שני ושלישי. לגבי יום רביעי הוא לא ביקש. כלומר ביום רביעי יכול להיות שאנחנו נמשיך מעבר לשעה 16, שזה בסדר גמור. ביחס ליום שני ושלישי, לגבי הקדמת הדיון, הוא אמר לי: אני מאשר לכם לקבל את ההחלטה לגבי הקדמת המליאה. לגבי הסיום אני מציע שזה יהיה עד שעה 16 באותם יומיים. ממילא ביום שלישי זה יום קצר במליאה, לדעתי אין צורך להרחיב יותר מדי את השעות. מדובר

מאז שאני בכנסת ואני 12 שנים בכנסת המליאה נסגרה בשעה 16, אף פעם לא סגרנו לפני כן וכולם הספיקו להגיע. אין מקום ללכת בשעה מוקדמת יותר. אבל לגבי שעת ההתחלה, יש אפשרות להתחיל ב-12 ולסיים ב-16. יש לנו ארבע שעות. כך יהיה ביום שני וביום שלישי. לגבי יום רביעי, כפי שאמרת, המליאה תתחיל ב-11 ומבחינתי שנישאר עד איזו שעה שאנחנו רוצים. ביום אחד יכולים גם להדליק נרות כאן או לעשות הפסקה של חצי שעה להדלקת נרות כאן,

מישהו רוצה להתייחס? אני רוצה להעלות את הסוגיה מתי מתחילים את המליאה ביום שני.

אבל יש גם את ההצעה של פיזור הכנסת שצריכה לעלות ביום שני הבא לקריאה הראשונה, צריך זמן לדבר הזה. אני מציע שביום שני הבא המליאה תתחיל בשעה 11. בסדר, אין לנו בעיה. הוועדות יצטרכו להתקצר קצת, אין ברירה. אנחנו צריכים את יושב-ראש הכנסת. יושב-ראש הכנסת אמר לי שהוא מוכן. אם כך אז זו החלטה של הוועדה. אם יכולים בוועדה פה להחליט החלטה לגבי צורת התנהלות המליאה, שבסך הכול יחסכו זמן. אלא אם כן אנחנו חושבים שצריך לתת לוועדות לפעול עד שעה 12 ואז נפתח את המליאה ב-12. ביום שלישי נתחיל ב-12. אני מדבר על יום שני. ביום שני נתחיל ב-12. השאלה אם ביום שני יש אי-אמון. זה עומד לפתחכם. אני מציע לכם לא להגיש הצעת אי-אמון כדי להקדיש את הזמן לפיזור הכנסת. אני מציע לאנשי האופוזיציה ביום שני לא להגיש אי-אמון אלא לתת למליאה להקדיש זמן לפיזור הכנסת. זה מה שהייתי מציע לכם. אבל אנחנו נדבר על זה בנפרד. אתם לא תגישו אי-אמון עד אז? כבר לא צריך אי-אמון במצב הזה. בואו נכריע. אנחנו מציעים כך: ביום שני, כ"ח בכסלו התשפ"א, 14 בדצמבר 2020, נר חמישי של חנוכה, ישיבת הכנסת תיפתח בשעה 12 בצוהריים ותסתיים בשעה 16 לכל המאוחר. ביום שלישי, כ"ט בכסלו התשפ"א, 15 בדצמבר 2020, נר שישי של חנוכה, ישיבת הכנסת תיפתח בשעה 13 ותסתיים בשעה 16 לכל המאוחר. מקובל עליכם? מישהו רוצה להתנגד?

מי בעד ההצעה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצעת היושב-ראש לגבי הקדמת שעת פתיחת ישיבות הכנסת בשבוע החנוכה אושרה. ברוב של שישה ההצעה אושרה. מה עם יום רביעי? לגבי יום רביעי היושב-ראש לא ביקש לעשות שינוי במועדים. בואו אנחנו נבקש. הסמכות היא של יושב-ראש הכנסת לבקש את זה. כרגע לא ביקשו. נראה לי שאם במשך יומיים נסיים בשעה 16 לא יקרה כלום אם ביום רביעי לא נסיים ב-16. מתי נדליק נרות? תדליקו נרות ב-17, תעשו הפסקה ונחזור למליאה.

הפסקה, כמו באפטאר, במקום חומוס יביאו סופגניות. בואו נעשה להיפך, על הסופגניות נוותר. חברים, אנחנו כבר סיימנו את הפרק הזה. ביום רביעי יושב-ראש הכנסת ביקש להשאיר את השעות הרגילות. מתחילים בשעה 11. אם נסיים מוקדם אז נסיים מוקדם. אנחנו בשבוע של פיזור הכנסת,

אז אני לא מניח שהמליאה תתארך מעבר לזמן. יושב-ראש הכנסת לא ביקש. אמרה לי היועצת המשפטית שכל ההחלטה הזאת נתונה בידי יושב-ראש הכנסת. החלטת יושב-ראש הכנסת באישור הוועדה.

אנחנו לא יכולים ליזום בעצמנו, אלא פנייה אליו. לכן אני מציע שנשאיר את זה כך כרגע. מה מסתתר מאחורי בקשת היושב-ראש ביום רביעי להשאיר את זה פתוח? אתה יכול לפנות כאן במסדרון ישר עד הסוף, לך שמאלה וימינה ללשכת יושב-ראש הכנסת ושם תשאל. ואז נקיים את מה שנאמר: "מעטים ניצחו את הרבים", זה מה שרוצים לעשות. לא אמרתי "צדיקים" אלא "מעטים".

לנושא הבא על סדר היום. אנחנו דנים בשתי הצעות חוק להתפזרות הכנסת העשרים ושלוש, של חברי הכנסת ניצן הורוביץ ויאיר לפיד ושל קבוצת חברי כנסת.

אנחנו צריכים לדון במיזוג שתי ההצעות להצעת חוק אחת. שתי ההצעות הוגשו כהצעות חוק זהות, לכן נראה לי שאין מניעה למזג אותן. אני מדבר על הצעות חוק שמספרן 1219 ו-1405. האם למישהו יש התנגדות למיזוג? לא. ניגש להצבעה. מי בעד מיזוג ההצעות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 8 נגד, 1 נמנעים, אין ההצעה למזג את הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ושלוש, התש"ף 2020 (פ/1219) של חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי כנסת ואת הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ושלוש, התש"ף 2020 (פ/1405) של חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי כנסת,

8 בעד, 1 נגד, אין נמנעים.

נצלול עכשיו לגופן של הצעות החוק. בפנינו עומדת הצעת חוק להתפזרות הכנסת העשרים ושלוש. אנחנו מבקשים לדבר בדיון הזה על שלושה נושאים. ראשית, על תאריך הבחירות. נצטרך פה בוועדה להכריע מה יהיה תאריך הבחירות שיתקיימו עם התפזרותה של הכנסת העשרים ושלוש.

מה שיוביל לבחירות ב-23 במרץ, שלושה ימים לפני חג הפסח.

זה מועד בעייתי מכיוון שאם הבחירות יתקיימו ביום הזה יהיה קושי בספירת המעטפות הכפולות בימים שאחרי כי זה ייכנס אל תוך חג הפסח, אבל נדון בזה עם אנשי ועדת הבחירות המרכזית. נושא שני שמבקשים להעלות הוא סוגיית מימון המפלגות בתקופת הבחירות. לאור המצב המשברי מבחינה כלכלית שהמדינה נתונה בו, עלתה הצעה לצמצם את עלות מימון הבחירות. תיכף יגיע מציע ההצעה, חבר הכנסת רם שפע, כדי להסביר בדיוק מה ההצעה שלו, שמדברת גם על צמצום עלויות מימון הבחירות, גם על הגבלת תקרת ההוצאה, לא להוציא יותר ממה שהיום קבוע בחוק. תיכף נשמע בדיוק מה החוק קובע, אבל יש תקרת הוצאה גבוהה מאוד. הוא מציע לצמצם אותה, ועוד נושאים שונים. ההצעה מדברת על תקרת ההוצאות בלבד? היא מדברת על שלושה נושאים. תיכף רם שפע יגיע לכאן ויפרט. דיברת על תקרת ההוצאות. האם יש הצעה גם בעניין יחידת מימון? תיכף נדבר על זה.

הוזמנה כבוד השופטת פרוקצ'יה, יושבת-ראש הוועדה על יחידת המימון שדנה בנושא הזה, ביחד עם חבר הוועדה הנכבד שנמצא כאן, פרופ' אסף מידני, שעוסקים בכך בשוטף. נשמע גם את עמדתם, נקיים את הדיון. אני רק מדבר על מה ההצעה שמונחת כרגע לפנינו עוסקת, אני לא צולל לגוף ההצעה. הסוגיה השלישית בהצעת החוק היא סוגיית תעמולת הבחירות והרצון להפוך אותה לשקופה יותר ונקייה יותר. אנחנו נמצאים היום בעידן מתחדש ומתפתח, בטח בתחום הדיגיטלי. ראינו את זה בצורה מאוד חזקה בבחירות בארצות הברית. הרגשנו את זה גם בבחירות האחרונות בישראל. נראה שיהיה נכון אחרי שלוש מערכות בחירות להתאים את חוק תעמולת הבחירות לעידן הנוכחי ולעשות שינויים מסוימים בכל הנוגע לשקיפות תעמולת הבחירות על ידי המפלגות השונות. אלה הנושאים שעל סדר היום בכל הנוגע להצעת החוק הזאת. הכוונה שלי היא שנדון בהצעת החוק לקריאה הראשונה. נשמע את הגורמים השונים הרלוונטיים, את הוועדה הציבורית, כמובן את ועדת הבחירות המרכזית, את חשב הכנסת, שיש לו הרבה מה לומר ועוד גופים אחרים וגורמים אחרים שירצו להביע את עמדתם, ונביא את זה למליאה לקריאה הראשונה מהר ככל הניתן. ממה שנראה כרגע זה יהיה או ביום רביעי, מחר, מה שפחות סביר כי זה יום מליאה שמוקצה בעיקר לחקיקה פרטית. אני מניח שזה יגיע ביום שני למליאה, אבל נראה איך נתקדם בקצב הכנת הצעת החוק. עד כאן אמרתי את דבריי.

דווקא עם המימון מכיוון שכבוד השופטת פרוקצ'יה נמצאת כאן. אדוני היושב-ראש, ארצה אחר כך להציע הצעה נגדית. בשמחה, אבל קודם כול נציע את ההצעה הראשית ואולי תשתכנע. אפשר לקבל את ההצעה הכתובה? ביקשתי מארבל להציג את ההצעה. אם אפשר גם לחלק אותה לחברים כדי שיוכלו לראות במה מדובר. נתחיל לדבר ואז ניתן גם לשופטת פרוקצ'יה לומר את עמדתה ולספר גם על העבודה שהוועדה עושה לאורך השנים ובכלל. היא נפגשה גם עם מנכ"לי המפלגות לאחרונה. אזכיר בהקשר הזה שחבר הכנסת לוין, בשבתו כיושב-ראש הכנסת, פנה אלינו, לכל יושבי-ראש ועדות הכנסת, בבקשה זו, ואקרא את פנייתו: "כידוע לכם, סעיף 1ב לחוק מימון מפלגות,

מסמיך ועדה ציבורית לקבוע את גובה יחידת המימון. בעקבות הבחירות לכנסת העשרים ושתיים ולכנסת העשרים ושלוש חוקקה הכנסת הסדרים שונים בנוגע לחוק מימון מפלגות, שבאו לתת מענה למצב בו התרחשו בחירות לכנסת תוך פרק זמן קצר ביותר. הסדרים אלה שינו בפועל את מימון הבחירות, שלא בדרך של שינוי יחידת המימון. בעקבות ההסדר שקבעה הכנסת ביחס לבחירות לכנסת העשרים ושלוש, הוגשה עתירה שנדחתה.

בהמשך להודעתו של יושב-ראש הכנסת העשרים ושתיים, חבר הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין, מיום 26 בינואר 2020, במסגרת תשובת הכנסת לבג"ץ (429/20 ישראל שדה נ' הכנסת), אבקשכם להזמין את חברי הוועדה הציבורית לפי חוק מימון מפלגות לדיוני ועדות בנושאי חקיקה של מימון מפלגות. הדבר יאפשר דיון מעמיק שיישמעו בו מגוון הדעות בנושא." על כן גם הזמנו את הוועדה למימון מפלגות,

ששני-שלישים מחברי הוועדה הגיעו לישיבה. נתחיל בכך שארבל אסטרחן תאמר במה מדובר ואז נפתח את הדיון, נשמע את כבוד השופטת, ניתן לחברים להתייחס ונקיים דיון. ביקשתי שיחלקו לכם את הצעת החוק. התבקשתי להכין נוסח שנוגע למימון מפלגות בשני עניינים. חילקתי את זה ביני ובין גור בליי שנמצא כאן. אני אציג את אחד הנושאים וגור יציג את נושא ההלוואות, כי הוא התעסק בזה גם בשתי מערכות הבחירות הקודמות. ההצעה של חבר הכנסת רם שפע כוללת שלושה עניינים שמוצע לעשות אותם כהוראת שעה לבחירות הקרובות בעניין מימון הבחירות. אגיד במילה איך מחושב היום המימון בשביל שזה יובן למי שלא חי את הדבר הזה. כפי שאתם בוודאי יודעים, מימון הבחירות מחושב למפלגות לפי תוצאות הבחירות. כאשר יש סיעה או מפלגה שהייתה מיוצגת בכנסת הקודמת היוצאת ונבחרה גם לכנסת החדשה, מימון הבחירות שלה הוא ממוצע של מספר המנדטים שהיא זכתה בהם בתחילת הכנסת היוצאת ובתחילת הכנסת הנכנסת כלומר מחברים את זה ומחלקים בשתיים, עושים ממוצע כפול יחידת המימון. יחידת המימון היא סכום קבוע שמהווה בסיס לכל מיני חישובים, גם המימון השוטף וגם מימון הבחירות.

עושים ממוצע כפול יחידת המימון, ועל זה עושים פלוס יחידת מימון אחת. כלומר מוסיפים לכל סיעה יחידה אחת.

אם כמה מפלגות מתמודדות ביחד הפלוס אחד הזה משולם פעם אחת. אם יש סיעה חדשה שלא הייתה מיוצגת בכנסת היוצאת, או שלא נבחרה לכנסת היוצאת כי היא קמה בעקבות התפלגות, מימון הבחירות שלה יהיה מספר המנדטים שבו היא זכתה כפול יחידת המימון ועוד אחת, זאת אומרת לא יהיה ממוצע. זאת דרך החישוב שקיימת כבר מזה שנים. כעת מוצע לא לשנות את דרך המימון אלא שההכפלה לא תהיה בסכום יחידת המימון אלא ב-0.8, ב-80% מיחידת המימון. זאת אומרת, להפחית את מימון הבחירות. צריך לומר שהיום יחידת המימון, הסכום שלה הוא 1,388,600 ש"ח. כלומר 80% מיחידת מימון זה 1,110,880 ש"ח. מוצע שההפחתה הזאת, או ההכפלה ב-0.8, תהיה לכל האורך.

גם במימון הסופי שאותו תיארתי עכשיו וגם במקדמת המימון. כפי שתיארתי: חישוב מימון הבחירות נעשה אחרי הבחירות, כשיודעים בכמה מנדטים זכו, אבל מתי המפלגות צריכות את הכסף?

לכן כבר כאשר מגישים את רשימות המועמדים כל מפלגה יכולה לקבל מקדמה על חשבון המימון הסופי, כאשר גובה המקדמה גם מחושב לפי יחידת המימון, הוא 70% מיחידת מימון לכל מנדט, לכל חבר כנסת שנמצא בסיעה. אם זו מפלגה חדשה היא יכולה לקבל מקדמה כנגד ערבות בנקאית. זה 80% מ-70% בהצעה?

מוצע שה-80% יהיה לעניין החישוב הסופי; לעניין המקדמה; והדבר השלישי: לעניין תקרת ההוצאות. כלומר ההצעה אומרת שהמקדמה תהיה 80% מה-70%, כלומר 0.56. רק יחידת המימון משתנה,

מ-1 ל-0.8. במקום להתייחס ליחידת מימון מתייחסים

מה זה "בתוספת לסכום השווה לשתי יחידות מימון"? עוד לא הגעתי לזה. המקום השלישי שתהיה התייחסות ל-0.8 הוא בתקרת ההוצאה. היום יש לסיעות תקרה, כמה מותר להן להוציא. אמנם המימון בדרך כלל לא מגיע לתקרה אבל סיעות גם יכולות לגייס תרומות. אומרים: יש סכום שמעבר אליו אסור להוציא בבחירות. התקרה הזו מחושבת לפי מספר המנדטים תיכף אכנס לפירוט כי מוצע גם תיקון אחר שם אבל גם התקרה לא תהיה לפי מספר המנדטים כפול יחידת מימון אלא כפול 0.8. התיקון הראשון הוא שגם לעניין המימון הסופי, גם לעניין המקדמה וגם לעניין התקרה, בכל מקום, במקום הכפלה ביחידת מימון או 70% מיחידת מימון זה יהיה ב-0.8

תיכף אגיע לתקרה, כי זה התיקון השלישי. התיקון הראשון דיבר על 0.8. התיקון השני נוגע לפלוס אחד. כשמחשבים את המימון הסופי אחרי הבחירות עושים ממוצע לסיעות קיימות, או לפי מספר המנדטים לסיעות חדשות, פלוס יחידת מימון אחת. לפי ההצעה תהיה תוספת של שתי יחידות מימון. פה זה לא כפול 0.8 אלא שתי יחידות מימון מלאות, כלומר שתיים כפול 1,388,000 ש"ח, שזה יוצא 2,777,200 ש"ח. לא משנה מה הגודל של המפלגה? לא משנה מה גודלה. זה סכום קבוע. כאמור, אם כמה מפלגות רצות ביחד הן מקבלות את זה פעם אחת. הרעיון הוא שלכל המפלגות שמתמודדות יש הוצאות קבועות, כולן צריכות דברים מסוימים. לכן נותנים איזשהו קבוע שיחול על כולן. מעבר לזה, לפי הגודל. כלומר יש פה גם איזו הטבה למפלגות הקטנות יותר. הנושא השלישי הוא תקרת ההוצאה. היום תקרת ההוצאה מחושבת לפי גודל הסיעות, כאשר יש לנו שלוש מדרגות. יש תקרה כוללת של 70 יחידות מימון. כל מקום שאגיד פה "יחידת מימון" צריך להכפיל ב-0.8, לא אחזור על זה בכל פעם. המדרגה הראשונה אומרת שאם יש סיעה אשר מונה עד חמישה חברי כנסת תקרת ההוצאה שלה היא 10 יחידות מימון. בזה אין שינוי. נכון, ואת זה גם לא מוצע לשנות. המדרגה השנייה היא שאם יש סיעה של שישה עד עשרה חברי כנסת היא יכולה להוציא פי שניים מכל חבר כנסת שבסיעה.

אם יש לה שבעה חברי כנסת היא יכולה להוציא 14 יחידות מימון. גם פה לא מוצע שינוי. מה מציעים לשנות פה? עכשיו אני מגיעה לשינוי. לגבי שתי המדרגות הראשונות לא מוצע שינוי. לגבי המדרגה השלישית, שהיום היא האחרונה, היום המדרגה השלישית אומרת שאם בסיעה יש 11 חברי כנסת או יותר היא יכולה להוציא פי שניים מיחידת מימון לכל עשרת חברי הכנסת הראשונים, ופי אחד וחצי ליתר חברי הכנסת. זאת אומרת אם יש היום סיעה שיש בה 14 חברי כנסת, לעשרת חברי הכנסת הראשונים היא יכולה להוציא פי שניים, כלומר 20 יחידות מימון, ולארבעת חברי הכנסת הנוספים פי אחד וחצי, זאת אומרת שתי יחידות מימון. כלומר תקרת ההוצאה שלה תהיה 16 יחידות מימון. לפי ההצעה יוסיפו מדרגות. לא יהיה 11 חברי כנסת ומעלה בלי הגבלה אלא יהיו לנו מדרגות של 11 20 חברי כנסת. עשרת חברי הכנסת הראשונים יהיה פי שניים, בזה אין שינוי,

לחברי הכנסת שבין 11 20 זה יהיה פי 1.25 מיחידת מימון, לחברי הכנסת שבין 21 30 זה יהיה יחידת מימון אחת, ומ-31 ומעלה 0.75 מיחידת מימון. הדבר הזה רלוונטי לסיעות הגדולות. זה לא קשור לסקרים. זה לא קשור לסקרים מכיוון שזה קשור לאיך שיוצאים, לא לאיך שנכנסים. אבל עובדות לחוד וטענות לחוד, זה בסדר. אתם יוצאים גם עם 18, אולי אתה לא זוכר את זה אדוני היושב-ראש.

לזה התכוונתי, זה בנוי לכחול לבן, זה בנוי על האאודי. רק עוד משפט אחד. אלה עיקרי התיקונים. צריך לומר שמוצע שזה יהיה הוראת שעה לבחירות האלה. צריך לזכור שגם בבחירות הקודמות הייתה הוראת שעה, שעשתה דבר הפוך. פה בכל מקום שמוצע להכפיל ב-0.8, שם הכפילו ב-1.31, כלומר הייתה העלאה. בעצם מורידים כמעט 50%. ממה שהיה, אבל מה שהיה לא קיים יותר, זו הוראת שעה שפקעה. בבחירות האחרונות שהתקיימו זה היה 1.31. עכשיו מורידים את זה ל-0.8. זה 50%. נכון, אבל ל-1 זה כבר ירד.

לא נכון מה שאתה אומר כי מה שהיה בבחירות האחרונות היה חריג. ברגע שהסתיימו הבחירות האחרונות החוק חזר - - - הוראת השעה פקעה.

סליחה, אני לא צריך עזרה. ברגע שהסתיימו הבחירות חזרנו ל-1, לא 1.31 ולא שום דבר. אדוני, מה לעשות, אתה עורך דין ואני עורך דין. אחרי הבחירות האחרונות חזרת ל-1, כי זה החוק. החוק קובע הוראת שעה לכנסת העשרים ושלוש. אני משווה - - - אתה לא יכול להשוות. תן לו להשוות. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, הבחירות האחרונות היו ברצף של שלוש מערכות בחירות. שמעתי מה אמרת.

אני שואל את ארבל, לא אותך. ההצעה הזאת היא בטוח לא של הייעוץ המשפטי. היא לא של הייעוץ המשפטי, בוודאי שלא, זו לא הצעה שלנו. היא של רם שפע.

היא מתאימה למפלגה שלא מתכוונת לעבור את אחוז החסימה. גם אתם מורידים את המנדטים שלכם בחצי וגם את המימון. מאוד יפה לשמוע את כל הצעקות פה. זו הצעה, אתה יודע - - - בואו נשים פה את הדברים על השולחן. חברת הכנסת מארק, לא ראיתי שנרשמת לדיבור. ארבל, אני שואל כי אני יודע. זה לא הצעה של הייעוץ המשפטי. זה הצעה של רם שפע שאתם עכשיו מסבירים. הם שכחו את הלוגו של כחול לבן. אני מבקש לא להפריע.

אני משווה בין המצב לפי ההצעה הזו לבין המצב שהיה בבחירות האחרונות

תגיד את זה. עכשיו זה לא חריג, עכשיו זה סביר, זה נורמלי? זה האבא של החריג. אבל הוא רוצה השוואה בין שני נתונים. תנו לו להמשיך. אוסאמה סעדי, אם אתה מתחיל להטיח האשמות אז בואו נדבר על העובדות. אתה אומר שזה חריג. אנחנו הסכמנו, כל המפלגות הסכימו. לא כל המפלגות, המפלגה היחידה שהצביעה נגד העלאת יחידת המימון הייתה ישראל ביתנו. אנחנו הצבענו נגד. אבל לא ראיתי שוויתרתם על הכסף, חבר הכנסת עמאר. - - - לא אתן לזה לקרות. חברת הכנסת מארק, תתאפקי בדברים שאת רוצה להגיד. כרגע מי שמדבר הוא חבר הכנסת סעדי. את לא תדברי מתי שאת רוצה. חברים וחברות, אני לא בקטע של להתנגח עכשיו פוליטית. אני שואל מבחינה עובדתית כי אנחנו יוצאים לבחירות. אין לי בעיה עם תקרת ההוצאות כי גם כמפלגות שמרכיבות את הרשימה המשותפת וגם הרשימה המשותפת עצמה אף פעם לא עברנו את תקרת ההוצאה, בכלל לא התקרבנו אליה. מה שקיבלנו, פחות או יותר, עם קצת גירעונות, הוצאנו. מבחינת המפלגות הקטנות אתם מציירים עכשיו כאילו מצב הקטנות נשאר אותו דבר. למרות שאנחנו כבר לא קטנים, אנחנו 15 חברי כנסת. יש פה פגיעה קשה, בערך ב-50% לעומת המצב שהיה בבחירות האחרונות. קחו את זה בחשבון.

לפני רם שפע אני רוצה לומר משהו. יש סדר דוברים. לא הפחתה של 20% אלא הפחתה מ-1.31 ל-0.8. לא, אני רוצה לדייק את זה, בבקשה. הבחירות גם לכנסת העשרים ואחת וגם לכנסת העשרים ושתיים היו ביחידת מימון אחת רגילה. מכיוון שהיו שתי מערכות בחירות רצופות שבהן הכנסות התפזרו, סיעת הליכוד ביקשה להגדיל את זה ל-2 ומשהו, והייתה התנגדות רבתי. בסוף הגיעו לפשרה, שזה לא יהיה 2 ומשהו אלא 1,800,000, כשההכפלה היא ב-1.31.

החריג הזה הסתיים עת נבחרה הכנסת העשרים ושלוש. עכשיו החוק קובע אם לא היינו קובעים בזה עכשיו 1. לא 1.31, לא 0.80 אלא 1. מה שהיה בבחירות לכנסת העשרים ושלוש היה חריג, שבו התפשרנו אחרי שהליכוד ביקשו לעשות את זה 2 מיליון.

דבר שני, היום אנחנו נמצאים בסיטואציה קצת שונה. אני לא אומר שאי אפשר לדון בזה. רק תגיד לנו מה שונה,

אני לא אומר שאי אפשר לדון בזה. השוני הוא איפה המדינה נמצאת. פינדרוס, ביקשת לדבר. אני בטוח שאתה מבין אותי מעולה. אני בטוח, אני משוכנע. לא הבנתי מה שונה. שונה המצב הכלכלי של המדינה. - - - לפני שנה היה כך? חוסר אחריות לצאת לבחירות במצב כלכלי כזה. - - - שי וזאן תודה, אוסנת מארק תודה. לכן ההצעה עכשיו באה להתכתב עם המציאות הכלכלית הקשה. אני לא אומר שאי אפשר עכשיו לדבר אם זה 0.80 או 0.90 או להשאיר את זה 1 או להעלות את זה אם תרצו אני חושב שהעלאה תהיה טעות מרה מאוד. בשביל זה מקיימים דיון. אני מציע לתת עכשיו לרם שפע, שהוא מציע ההצעה, לומר את דברו. אחרי זה נמשיך להתקדם. לא סגרנו שום דבר. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ראשית, ארבל הציגה את הצעת החוק ולא אני מכיוון שנאלצתי להתעכב בוועדת החינוך ועכשיו אני פה. אז בואו נעשה סדר,

בלי הצעקות הפופוליסטיות שכבר שמעתי פה, להסביר את המהות. החוק הזה הוא סופר מהותי בתקופה דרמטית. מישהו שאל מה שונה משנה שעברה. אני רוצה להזכיר לכולם: יש קורונה. צופים בנו עכשיו אנשים ששואלים את עצמם מה עושים חברי הכנסת - - - הם שואלים גם למה יש בחירות. אבל תנו לו לדבר. כי עוסקים בפיזור הכנסת. אוסנת, את הצעקות שלך עשית הבוקר, עכשיו תקשיבי. חברת הכנסת מארק, זה לא יעזור. אל תגרמו לי להתחיל לקרוא לכם לסדר. בואו ננהל דיון. ברור שיש פה דעות שונות, ברור שאתם מתווכחים ואנחנו מתווכחים האחד עם השני, אבל עכשיו הזמן של רם שפע. תיכף יגיע הזמן של אוסנת מארק ואחרי כן יגיע הזמן של פינדרוס והילה וזאן. תנו לכל אחד לדבר בתורו. אפשר להתאפק, מותר גם להתאפק. תודה רבה. החוק הזה מייצר את אותו מנגנון שהיה עד עכשיו. בתקופה הזאת, חברת הכנסת הילה מארק, זה הזמן שלנו להראות כנבחרי הציבור שאנחנו מודעים למצב הקשה שהציבור נמצא בו ולהוריד בכסף של כל אחת מן המפלגות. בעניין המהותי, המנגנון הפרוגרסיבי, לפיו מגינים יותר על המפלגות הקטנות ואילו במפלגות הגדולות יותר ככל שעולים במנדטים יורדת יחידת המימון, נשמר. זה בדיוק כפי שהיה לפני כן. אנחנו הופכים אותו לפרוגרסיבי יותר.

קראתי את הפרוטוקולים של הדיונים של כל מנכ"לי המפלגות שהתקיימו בחודשים האחרונים וגם נציג הליכוד אמר, בהיגיון, שמובן שאת המנגנון הזה, שבו ככל שאתה קטן יותר שומרים עליך, צריך להשאיר. יותר מזה, בשביל לשמור על המפלגות הקטנות חברי הרשימה המשותפת, צעקתם פה, אז בואו תקשיבו לרגע כן הוספנו יחידת מימון רוחבית, שמגיעה לכל מפלגה אחרי הבחירות, במקום 1 יהיה 2 יחידות, והיא לא מחושבת לפי 0.8 אלא היא מחושבת על פי יחידה מלאה,

1,388,000 ש"ח. אם אתה לוקח ממני 10 מיליון שקל ואתה נותן לי מיליון שקל אתה עושה לי טובה?

אני לא לוקח ממך. אתה רוצה להוציא עכשיו את כל הכסף שלך במצב הכלכלי של המדינה? אתה לוקח - - - אתה תנהל מערכת בחירות אחרת, מה לעשות, אוסאמה סעדי, אתה לא תנהל מערכת בחירות רגילה כי המצב לא רגיל.

אבל עכשיו המצב הוא פי כמה קשה יותר במערכת הבחירות אין כנסים,

האתגרים קשים יותר.

אם אין כלום אתה תוציא פחות. לא נכון. האתגר פה עוד יותר גדול. כשלא תעבור את אחוז החסימה אז אתה תבין. אבל האזרחים מסתכלים עליך והם צריכים להיות גאים שאתה מבין שצריך להוריד בכסף. כשדובר על המשכורת האישית שלנו כולנו הצבענו בעד. זה פופוליזם זול. ברגע שאתה וחברת הכנסת מארק קוראים לי פופוליסט אני מבין למה זה טוב.

אני רוצה מאוד להסביר את ההצעה עניינית. מאוד קשה פה אבל אמשיך לנסות. כשדובר על המשכורת שלנו כולנו היינו בעד קיצוץ כי הבנו את המצב. כולנו היינו בעד. ראיתי איזו מפלגה יחידה בכנסת תרמה 20% מן המשכורת שלה חצי שנה. ומי יש לו חובת מעשר במשך כל השנה. לא רק כל השנה אלא כל החיים. את תורמת מן המשכורת שלך? כן, כן, ולא מהיום. אנחנו מעשרים מעשרות מן המשכורות שלנו. אני מעשרת. אתה תורם לאן שאתה רוצה ואנחנו מעשרים מן המשכורות שלנו על פי ההלכה. אנחנו לא עושים חוקים פופוליסטיים. על פי ההלכה את תורמת 20% מן המשכורות? על פי ההלכה אני תורמת. חבר הכנסת שפע, אם אפשר בבקשה לדבר אל הוועדה ולא לערוך דו-שיח עם אוסנת מארק, למרות שזה מפתה. סליחה, היושב-ראש, בסדר גמור. עברנו על הדברים המשמעותיים. הפרוגרסיביות מעמיקה אבל נשמרת, שזה הרעיון המשמעותי בכל ארגון ובדמוקרטיה, לשמור על הקטנות. זה דבר ראשון. אגב, זה חוצה את כולם. הדבר השני, יחידת המימון התוספתית שמגיעה רוחבית לכולם. שימו לב, היא מגיעה לסיעה ולא למפלגה.

לא משנה אם רצות יחד או לא רצות יחד, אחרי הבחירות אותן שתי יחידות מימון שמגיעות נכנסות רוחבית, לא מגיעות מפלגתית אלא סיעתית. זה הדבר השני. וכאמור הדבר השלישי שארבל דיברה עליו הוא שגם במקדמות זה יורד ל-0.8. אני רוצה להגיד משהו משמעותי על מה שאמר חבר הכנסת אוסאמה סעדי. בכנסת הקודמת לא הייתה קורונה והעלו את החישוב, במקום יחידה אחת ליחידה ושליש. אבל זו הייתה הוראת שעה, היא לא קיימת כרגע. לכן כל מה שאנחנו עושים עכשיו, ה-0.8 מושווה ל-1, דהיינו 20% פחות ממה שקובע כרגע החוק. אם מישהו חושב שבשעה הקשה הזאת צריך להגדיל את המימון, וואלה תפדאל, אני חושב שזו פשוט אמירה חסרת אחריות. רק חשוב להסביר את העניין הזה. זה 0.8 לעומת 1, כי ה-1.3 - - - ה-1.3 מת, זה היה הוראת שעה שנגמרה. אסביר משהו שנראה לי שלא מבינים, אסביר משהו תקציבי שאולי לא ברור. יחידת המימון כרגע היא 1.388 מיליון שקל, זה השווי שלה. תמיד היו מחשבים אותה לפי יחידה אחת, 1 כפול 1.388 מיליון שקל. בכנסת הקודמת עשו 1.388 מיליון כפול 1.3 יחידה. זה הפך לכך שכל יחידת מימון שווה 1.8 מיליון שקל. קרי, הכנסת פה והייתה על זה הסכמה העלתה את כל יחידות המימון בכ-500,000 שקל לכל יחידה. כלומר לא לחזור לאחד אלא לחזור לאפס.

שמענו את מה שעמית הלוי אמר, אם תוכל לחזור. עמית הלוי חיזק את הנתון ואמר שה-1.3 כפול יחידת מימון ושליש זה מה שהיה בהוראת השעה. היום הוראת השעה הזאת לא רלוונטית יותר. החוק היום קובע שכל יחידת מימון מכפילים אותה ב-1,388,600 שקל. אני מציע במקום לחשב את זה כיחידת מימון כפול 1.388 מיליון, לחשב 0.8. בסוף זה מייצר 20% פחות. זאת השורה התחתונה של ההצעה. לכן בעיניי, עם כל האמירות שנאמרו פה,

ישבתי שעות רבות כדי לעשות את זה הכי ענייני שאני יכול. תסביר את עניין המפלגות הקטנות, שאמרת שכל יחידה אחת מקבלת שתיים.

תסביר את זה. זה כבר קבוע בחוק. השאלה שם כמה אנחנו יורדים.

שם דווקא יש תוספת. שם יש תוספת, ברור, כי כחול לבן צריכה תוספת. זה לא קשור לכחול לבן. כל מה שרם שפע דיבר כרגע

אני שאלתי. שמעתי, אבל יש לי פררוגטיבות במקום הזה, ברשותך. כל מה שרם שפע דיבר עכשיו לא חל על כחול לבן בכל הנוגע לקטנות, כי הקטנות חל לגבי חברי הכנסת בכנסת היוצאת ואנחנו היום נמנים על אותן סיעות שיש להן בין 14 16 חברי כנסת ולא על הסיעות הקטנות. יש גם הבדל בין 16 לבין 31, בדיוק. לכן אמרנו שזה תפור על כחול לבן. הכול בסדר. רם, אולי תענה לנו רק על השאלה. הוא ניסה להכחיש את זה אבל זה תפור על כחול לבן.

יש לך 16. השינוי הוא לא ב-16. אני מסביר: העניין הרוחבי של יחידת המימון, בחוק היום קבוע שאחרי שהבחירות מסתיימות כל אחת מן הסיעות מקבלת עוד תוספת של יחידת מימון. זה 1.388 מיליון שקל. כך קבוע בחוק.

מתוך ההבנה שההורדה מ-1 ל-0.8 תפגע מן הסתם יותר במפלגות הקטנות, חשבנו שכדי להגן עליהן וזה רוחבי לכולם, זה רלוונטי גם לכם נוסיף עוד. אתה מוריד לי 10 מיליון שקל מכאן ומוסיף לי מיליון משם. מה אתה עושה? נכון, המהות של החוק היא להוריד את המימון. אז למה אתה מוסיף פתאום? אל תוסיף את זה. הרי יש קורונה, מסכנים האנשים. כי אותה מפלגה קטנה שעוברת בחירות אחרי בחירות אחרי בחירות ולא דיברנו על כל מודל ההלוואות, אני מניח שנגיע גם אליו כי הוא משמעותי ליכולת לממן בחירות מן הסתם ככל שיש לך פחות כסף, כמו בכל דבר, אתה נפגע יותר. לכן אמרנו שרוחבית ניתן את התוספת הזאת של עוד יחידה, 1.388 מיליון שקל לכל המפלגות שהן פחות מ-10 מנדטים. זה מאוד רלוונטי. וזה לא יקוצץ ל-80%? זה לא יקוצץ ל-80%. אתה מבין מה אתה עושה?

חברי הכנסת, ברשותכם, אני מבקש - - - יש לי הצעה גאונית: למפלגה שיהיו לה פחות מ-10 מנדטים - - - זה לא רלוונטי למי שקיבל פחות. זה בטח רלוונטי. אתה עושה את החישוב לאלה שפחות מ-10 מנדטים,

אתה עושה חישוב שפחות או יותר ייפגעו אולי ביחידה אחת. אבל מי שייפגע זה המפלגות הגדולות. איתן אמר נכון, הבאנו את הצעת החוק הזאת ואפשר לדון בה. בואו נישאר ענייניים.

אם הם יהיו שבעה מנדטים הם ייפגעו בחצי מיליון שקל. חברי הכנסת, ברשותכם, לפני שנצלול לעומק הדיון הספציפי הנייר סובל הכול, אפשר לשחק במספרים כפי שרוצים. בסוף צריכים להגיע לסכומים מסוימים ולהחליט האם רוצים שיחידת המימון תישאר כפי שהיא, או רוצים שהוצאות הבחירות יעלו בתקופה הזאת או יצומצמו בתקופה הזאת. הכול נתון לפתחי הבית הזה. אני חושב שנכון שכבוד השופטת פרוקצ'יה תאמר את דברה כיושבת-ראש הוועדה הציבורית ליחידות מימון מפלגות. תוכלו להתייחס גם לעבודה שעשיתם, גם לסיטואציה, גם להצעה ולכל מה שתרצי. בבקשה, גברתי. תודה רבה. אני רוצה להודות ליושב-הראש על הזמנת הוועדה. הדבר מתבקש לאור העובדה שמונתה בחוק של הכנסת ועדה ציבורית לצורך קביעת גובהה של יחידת המימון וניתנה לה סמכות גם להוריד את יחידת המימון וגם להעלות את יחידת המימון. הכוונה הייתה בהקמת הגוף הזה, שנושאים שקשורים למימון של מפלגות, גם בחוקים אחרים, נושאים שנוגעים למימון חברי כנסת, שכר חברי כנסת, החזר הוצאות משפטיות לחברי כנסת, ייעשו על ידי גוף נפרד, ציבורי, ולא להגיע למצב שבו חברי הכנסת עצמם קובעים את ענייניהם הכספיים. נושא מימון המפלגות הוא חלק מן הנושא הזה.

הכנסת עצמה הבינה שנושא המימון צריך להיות מופקד בידי ועדה ציבורית לאורך השנים. לאורך השנים כך זה גם היה עד התקופה האחרונה, עד מערכת הבחירות הקודמת, שאז בחקיקה ראשית, ללא הזמנת הוועדה, נעשתה העלאה משמעותית מאוד ביחידת המימון, ל-1.33. הוועדה לא הייתה מעורבת כלל בכל המהלך הזה. הפעם אני שמחה לראות שהוועדה הופכת להיות מעורבת גם בחקיקה ראשית שמדברת על הפחתה. אבל במישור העקרוני לא משנה אם מדובר בהעלאה או בהפחתה. ברגע שנושא קביעת יחידת המימון יוצא מתחומיה של הוועדה בעצם הרעיון של החוק בהקמת ועדה ציבורית מאבד במידה רבה את ערכו. לכן אני באמת מודה על האפשרות להופיע בוועדה ולומר את הדברים. אני מקווה שגם להבא המסורת שיושב-ראש הכנסת ביקש להנהיג, שהוועדה תמיד תהיה מעורבת, תתגבש ותימשך. לגוף העניין מן הבחינה הקונקרטית: בעצם אנחנו מדברים על הצעה שמביאה בסופו של יום להקטנה משמעותית למדי במימון המפלגות, דרך התערבות ישירה ביחידת המימון. במקום יחידת מימון שעומדת על 1 מדובר על יחידת מימון של 0.8. יש לזה כמובן השלכה גם על הקטנת המקדמות והקטנת תקרת ההוצאות. המשמעות הכלכלית הכוללת של השינוי הזה היא הפחתה ברורה במימון המפלגות, בוודאי ביחס למה שהיה במערכת הקודמת, ששם הייתה העלאה, אבל גם ביחס ליחידה המקורית שליוותה את מערכות הבחירות לאורך שנים, שעמדה על יחידה אחת. אני רוצה לומר כמה מילים לגבי פעילות הוועדה כי אני חושבת שזה רלוונטי לענייננו. אולי תתייחסי גם לעקרונות שלפיהם אתם דנים, מה העקרונות בהחלטה אם לעשות יחידת מימון כזאת או אחרת. אנחנו מדברים פה על היכולת לקיים מערכת בחירות כדי לאפשר במקסימום

מה השיקולים שאפשר לשקול?

מייד אצביע גם על השיקולים של הוועדה, זו בוודאי שאלה חשובה. סמוך לאחר מינויה של הוועדה הגענו למסקנה שכדי להפעיל את סמכותנו בצורה מושכלת, בין להשארת יחידת מימון, בין להעלאתה, בין להורדתה, חייבים לקבל ניתוח כלכלי אמיתי של צורכי המפלגות על מנת לקבל החלטה מושכלת בנושאים האלה. פנינו בעקבות הגישה הזאת למחלקת המחקר של הכנסת ובשיתוף עם הנתונים שמבקר המדינה המציא לנו קיבלנו חוות דעת כלכלית מעמיקה מאוד ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, שהצביעה על הצרכים של המפלגות ועל הנתונים השונים. איך הם יודעים איך עושים בחירות בתקופת קורונה? הרי אף פעם לא היינו שם. אבל תן לה לסיים. זו שאלת הבהרה. מייד אגיע גם לזה. תן להם קרדיט שהם יודעים לעשות את זה. חברים, אני מציע כך: השופטת באה מסודרת מאוד. נראה לי שיש לה מענה להרבה שאלות שאנחנו שואלים תוך כדי. אם היא לא תענה עליהן תוך כדי הדיבור יהיה מקום לשאלות לשופטת. בעקבות חוות הדעת שניתנה עוד בהתחלה של סדרת מערכות הבחירות, אנחנו סברנו, בניתוח מעמיק מאוד, בשיתוף עם נציג של מבקר המדינה ואנשי מחלקת המחקר של הכנסת, שיכול להיות שיש מקום לשקול הורדה של יחידת המימון, אבל בגלל הבחירות המתקרבות סברנו שלא נכון לבוא עם הצעה קונקרטית, או החלטה קונקרטית על הורדה מפני שממש לקראת מערכת בחירות זה משנה את כל מערכת האיזונים של המפלגות ויכול ליצור הכבדה. חשבנו לחזור לאפשרות של הורדת יחידת המימון לאחר מערכת הבחירות הראשונה. אז קרה מה שקרה, עם סדרה של שלוש מערכות בחירות, ששינתה לחלוטין את כל הצפי של המפלגות ואת כל האיזונים הכלכליים שנעשו קודם לכן. לאור זאת כינסנו את הוועדה ביחד עם נציגי המפלגות באוגוסט, כשראינו שיכול להיות שמתקרבת עוד מערכת בחירות, כדי לבדוק את הצרכים של המפלגות לאור שלוש מערכות הבחירות האחרונות. שמענו את נציגי כל המפלגות. היו עמדות שונות למפלגות שונות. היו מפלגות שאמרו: בשום פנים ואופן לא להעלות. היו מפלגות שביטאו את הקשיים הכספיים הניכרים מאוד שהן מתמודדות איתם. אגב, הייתה גם מערכת בחירות לרשויות המקומיות. היום אנחנו מדברים בעצם על מערכת חמישית מפני שהיו שלוש מערכות בחירות לכנסת ומערכת בחירות לרשויות המקומיות. כל הדבר הזה נכנס למערכת בעייתית מאוד. אף אחת מהן לא הייתה בתקופת קורונה. רגע, תיכף נגיע לקורונה. חלופי זה משהו אחר. באוגוסט כאשר כינסנו את המפלגות כבר הייתה קורונה. אנחנו מדברים על לפני מספר חודשים הייתה קורונה, היה משבר כלכלי חריף. למעשה הקשיים שהמשק מתמודד איתם היום היו גם באוגוסט. איש לא דיבר על אפשרות של הורדה. אנחנו קיבלנו שוב חוות דעת כלכלית של מחלקת המחקר של הכנסת. היה שותף לה גם חשב הכנסת. בעקבות הניתוח של הקשיים, מצד אחד, והצרכים של הידוק החגורה, מצד שני, הגענו למסקנה שאין מקום לגעת ביחידת המימון המקורית, כלומר לא להעלאה, בגלל המשבר הכלכלי, אבל גם לא להורדה. כאן אני רוצה לחזור לשאלה שנשאלתי. השיקולים הבסיסיים בהחלטה הזאת בנויים משני כוחות מנוגדים. מצד אחד, צריך להבטיח חופש ביטוי פוליטי למפלגות, זה ברור. אחרי ארבע מערכות בחירות, כולל בחירות לרשויות המקומיות, ברור שכל המאזן הכספי הכלכלי השתנה באופן דרמטי וצריך להתחשב בזה כדי שלא תהיה קריסה מבחינת יכולת הפעילות הפוליטית שצריך להגן עליה. מצד שני, הכוח הנגדי הוא המשבר הכלכלי הכולל, שבוודאי מצריך הידוק חגורה. לכן באיזון בין שני הכוחות המנוגדים האלה הגענו למסקנה שהדבר הנכון לעשות וזה בסוף אוגוסט השנה הוא לא לגעת ביחידת המימון המקורית. זאת אומרת, להשאיר אותה על 1, לא להעלות ולא להוריד. אנחנו נמצאים היום בשלב שבו ההחלטה של הוועדה היא זו. אני מציעה, לאור העבודה המעמיקה שהוועדה עשתה, היא לא קבעה את עמדתה על בסיס של איזשהן תחושות אלא על בסיס של בדיקה, גם אחרי שמיעה מפורטת מאוד של נציגי המפלגות וגם בעקבות חוות דעת כלכלית שהתקבלה, מעודכנת לתקופת הקורונה, לתקופת המשבר הכלכלי, שלקחה בחשבון את כל הנתונים האלה. אני מציעה לכבד את החלטת הוועדה, או לחלופין להעביר לוועדה את הבקשה להפחתה,

הקו הזה של הפחתה, כדי שאפשר יהיה לבדוק לעומק מה משמעות ההפחתה הזאת מבחינה כלכלית, מבחינת מצבן של המפלגות. זו הצעתי. תודה. שאלות, בבקשה. חבר הכנסת שטרן ביקש ראשון.

אני צריך לומר שעל פניו אני חושב שההצעה של חבר הכנסת שפע אני לא נכנס כרגע לפרטים להוריד, היא דבר שאני מתחבר אליו. אני לא נכנס כרגע לשאלה למי זה עושה טוב ולמי זה עושה רע. כאזרח במדינה הזאת אני חושב שהמציאות השתנתה. יחד עם זאת, אני מבין את ההיגיון, אנחנו לא יכולים לפרק הגיונות שבנו גם קודמינו כל זמן שהן נכונות ולהוציא את הדברים שנוגעים בכסף, שנוגעים כמעט ישירות אלינו. למרות שזה מימון מערכת בחירות/ מימון מפלגות, נכון שזה לא מימון השכר שלנו, שגם בו כמובן אנחנו בעד שיחליט מישהו מחוץ אלינו לחלוטין. אני מקווה שכאשר הוועדה התכנסה באוגוסט האחרון המיית הציבור הייתה לנגד עיניה. זאת אומרת שבזמנים כאלה שומה עלינו לחסוך כמה שיותר, בטח בהוצאות ישירות שנוגעות אלינו. אני מודה שבאתי לוועדה ואני עדיין חושב שאנחנו צריכים לקצץ בהוצאות שלנו, אבל יחד עם זאת אני לא יכול להתכחש לזה שאני רוצה לכבד את הוועדה. אני מניח שגם השיקולים האלה היו לנוכח הוועדה, גם ההשתנות של מערכות הבחירות בין הרשתות לבין התקשורת. אני אומר את זה על פניו טרם אנחנו נכנסים לעומק הדיון. הייתי שמח מאוד לקצץ כמה שאפשר מן ההוצאות, אבל יחד עם זאת, אני נוטה ואם יעמידו אותי במשקל, מה אני מעדיף עכשיו, האם לקצץ או לכבד את המלצות הוועדה, מבחינתי העיקרון הזה, להוציא מידינו את הקביעות הכספיות שנוגעות אלינו, יגבר. האם אני יכולה לענות רק במשפט אחד? אני רוצה להדגיש, אולי לא הדגשתי מספיק בדברים הקודמים, המצב הכלכלי הקשה היה הקו המוביל בדיוני הוועדה. ההשארה של יחידת המימון המקורית משמעותה היא בעצם הידוק חגורה בצורה מאוד מאוד משמעותית מפני שהגירעונות אחרי כמה מערכות בחירות, שלא נצפו בתוך שנה, אדירים. לכן בסיטואציה הזאת השארת יחידת המימון כפי שהיא, המשמעות שלה היא הצטמצמות מאוד מאוד משמעותית. אוסיף משפט אחד. אנחנו צריכים לשים לב יותר, ואם אנחנו צריכים להדק משהו בעצמנו זה את המשמעות של החריגה, במקומות שבהם חורגים מן התקציבים האלה, אם יש דברים שנכונים לזמן הזה. אולי גם בכך נתרום משהו או נשתלב באווירה הציבורית כשנמצא דרכים איך באמת לוודא שלא חורגים מן הסכום. זה גם מן ההוצאה הכוללת וגם מסעיפי ההוצאות על שכר,

שקשור למימון המפלגות. מה שהוועדה ממליצה במהותה זה כאילו: תשאירו את יחידת המימון אותו דבר. במצב הנוכחי משמעותה שנוציא הרבה פחות כסף. כן, במיוחד ביחס לבחירות הקודמות. תודה. חבר הכנסת הלוי. מפני שבבחירות הקודמות היה 1.33. הבנתי, את אומרת להשאיר את זה על 1,

לא להשאיר את המצב כמו שהוא. זה הרבה פחות ממה שהיה בבחירות הקודמות, וזה אחרי שלוש מערכות בחירות קודמות, כשההצטברות של הגירעונות הולכת וגוברת. אנחנו לא יכולים להתעלם מן המציאות הזאת ואי אפשר להגביל בכל זאת פעילות פוליטית לחלוטין.

קודם כול,

מכיוון שהנושא הזה הוא לא עוד הצעת חוק שעולה פה, זה שאלה של סיעה ומפלגות שמתמודדות בבחירות, אנחנו נצטרך התייעצות סיעתית. הנושא הרי הוא לא דעה בנושא, זה שאלה של מה בדיוק היה במערכת הבחירות הקודמת, איך מפעילים את הדברים. בהמשך הבוקר הזה נצא מפה להתייעצות סיעתית ונחווה דעתנו בצורה יותר שלמה לאחר שנדבר עם אנשים שהתעסקו במימון מפלגות אצלנו במפלגה. לגופו של עניין, יש פה שני דברים. יש עיקרון אחד, שאני מסכים עם מגיש ההצעה רם שפע, שאנחנו בסיטואציה אחרת מבחינה כלכלית ואנחנו צריכים להתחשב בזה.

כפי שאמר אלעזר שטרן, שיש פה הבחנה בין השכר הפרטי שלנו לבין הרצון לקיים פעילות פוליטית, שהוא האינטרס הציבורי הכולל. אבל גם באינטרס הציבורי יש כמובן את האינטרס הציבורי לפעילות פוליטית מול האינטרס הציבורי הכלכלי וצריך לנסות לאזן בין הדברים. אני אומר: אנחנו נתייעץ על זה ונראה מה מפלגת הליכוד חושבת בהקשר הזה. הערה אחת שהעירה כאן חברת הכנסת מארק, שקשה להתעלם ממנה, לגבי הדיפרנציאליות, שעליה רם העיר. איכשהו יוצא שהשינוי בדיפרנציאליות מה היה עד עכשיו, אני לא יודע מה הוועדה הציבורית חושבת על זה כשאת אומרת לא לשנות את המצב, האם כוונתך גם ביחס לסעיף הדיפרנציאליות, סעיף 7(ג) בחוק המקורי? מציע פה רם שפע לשנות את הדיפרנציאליות. באופן מקרי או לא מקרי, נוצר מצב שמפלגה שמונה מעל 30 מנדטים אני אחשוב עוד קצת ובטח אזכר באיזו מפלגה מדובר תקבל פחות, כלומר הדיפרנציאליות תשתנה באופן כזה. כשעושים מעשה כזה, כשמציעים הצעת חוק כזאת, הרבה פעמים כשבאים אליי ללשכה אומרים: תשמע, זה וזה יהיו המוטבים לדבר מסוים. אני אומר להם: זה לא תחילת הדיון אצלי, קודם כול בואו נשאל מה נכון, מה הצדק. נראה אחרי כן מה הנגזרות של זה, האם איילה,

עמית ואז אני אהיה. פה יש הרגשה, אדוני היושב-ראש, שמציע ההצעה הוא דווקא במפלגה בקואליציה אז אנחנו באותה קואליציה איכשהו יצא כך שדווקא מפלגות של מעל 30 מנדטים יש אחת כזאת הדיפרנציאליות פועלת מאוד לרעתה והיא תקבל רק ¾ מ-30 והלאה. רק על השישה האחרונים. לפי ההצעה זה נוגע גם למפלגה שלו. יכולתי לעשות את זה מ-20. עד 10 החלוקה היא שגם מפלגה גדולה, על ה-10 הראשונים שלה היא מקבלת כפול שתיים, אחר כך 1.25. עדיין אני אומר לך,

תשמע, אני יודע שהמצב פה מתוח, אני לא יודע מה יהיה אחרי הבחירות, אם יהיו, כשיהיו. אני עדיין מקווה שאנחנו נוכל לשתף פעולה באתגרים האמיתיים הביטחוניים. אגב יש הישגים מופלאים של ממשלת ישראל בתחום הביטחוני, למי שרואה מה קורה במזרח התיכון,

אנחנו חוזרים לשנות השבעים, כשכל מחבל חושש לחייו. הישגים מופלאים, ביטחונית וכלכלית, על אף המצב הכלכלי. תעקבו אחרי ההשקעות הכלכליות שקורות בשבועות האחרונים. אני באמת מקווה שכחול לבן ואנחנו נצליח להמשיך לנהל את המדינה, לא להתעסק בקנטרנות ולא בוועדות בדיקה של צוללות ולא לצלול בשום מקום,

לנסוק ולהמשיך לקדם את המדינה. אבל אם הולכים לבחירות, בחוק פיזור הכנסת, כמה ימים לפני פיזור הכנסת כשאתה מציע הצעה שקובעת בדיוק מי יינזק, אתה תופר את החוק למידות שמתאימות לכחול לבן ולא לליכוד, אז זה לא הגינות פרלמנטרית, לא נכון לעשות את זה. אם הבחירות היו מתקיימות בעוד שלוש שנים וכעת היית מציע את זה אז היה דיון חופשי. כשאתה מציע את זה אל תתלונן על אוסנת מארק. נכון שהיא אישה מאוד טמפרמנטית ואנרגטית, וטוב שיש בכנסת אנשים כאלה. אל תתפלא שהיא קופצת מהר. אנחנו לפעמים קופצים לאט יותר ממנה, היא קופצת מהר,

אבל היא חשה שיש פה חוק שמאבחן בדיוק, שם את המטרות שלו, זורק את החצים ואז מסמן את המטרה. לזה אנחנו נתנגד. אני אומר מראש, אנחנו נגיש פה הסתייגות וגם נצא להתייעצות סיעתית, אדוני היושב-ראש, כדי להבין את כל מערכת המימון, שאני לא מספיק בקי בה, ואחרי זה נחווה את דעתנו.

ננסה לעשות את זה כמה שיותר בהסכמה, אני כבר אומר. חבר הכנסת בועז טופורובסקי. אני מנסה להבין: ההצעה שהוועדה מציעה היא לחזור למצב המקורי. זאת אומרת, גם כל שאר המדרגות. אל מה שהיה לפני הוראת השעה הקודמת. אנחנו שקלנו אפשרות של רפורמה ביחס למימון הבחירות לעומת המימון השוטף מפני שהיו הצעות של חלק מן המפלגות לשנות משהו ביחס בין שני סוגי המימון האלה, הצעות מאוד סבירות. אבל זה לא הזמן לעשות רפורמות עקרוניות. צריך עכשיו לקבוע עמדה קונקרטית לגבי הבחירות הבאות, ואת שאלות הרפורמות להשאיר לתקופה יותר שקטה, כשאפשר יהיה לשקול דברים לעומק. גם כשאין לנו סקרי דעת קהל. אני חייב להגיד, באתי לישיבה כאן, היא מאוד מאוד חסכנית, כך נקרא לזה. לדעתי זה ניתוק גמור כשאנחנו מדברים כאן על העלאה או על מימון בחירות גבוה. אנחנו צריכים בחירות כמה שיותר מהר וצריכים בחירות כמה שפחות יקרות. המדינה מוציאה כסף, גם בגלל המשבר, גם בגלל המצב, גם בגלל שזה בחירות רביעיות בשנה וקצת. זה פשוט לא הגיוני. דנים על הפחתה ולא על העלאה. השאלה איזו הפחתה. לא מדברים על הפחתה. ההצעה כאן של רם שפע היא על הפחתה. אני באתי אפילו בגישה שצריך להפחית יותר. אבל אני חייב להגיד, ברגע שיש ועדה ציבורית שעשתה עבודה, והיא סיפרה לנו מה העבודה שהיא עשתה, של אנשים מכובדים ותודה רבה שאתם באים לכאן ומסבירים לנו את זה קשה להתעלם מזה. אני עדיין נוטה לאיזשהו קיצוץ אבל יהיה קשה לי מאוד ללכת כנגד המלצה של ועדה ציבורית. הציעה כבוד השופטת שככל שנתעקש על קיצוץ מסוים הם ישמחו לשקול את הקיצוץ, אם כי אני חייב להגיד שאם ההצעה תיענה אזי לוחות הזמנים יהיו קצרים. היא לא אמרה שהם ישמחו.

ישמחו לשקול. לא ישמחו לשקול. הם ישקלו. הם יסכימו לשקול את זה. לאור צוק העיתים זה צריך להיות משהו מאוד מאוד מהיר. תודה רבה, חבר הכנסת טופורובסקי. רשות הדיבור לחבר הכנסת פינדרוס. אמרתי קודם שאסביר למה אני חושב שההצעה פופוליסטית. רק לעדכן את החברים הנכבדים: אני מעודכן שיש קורונה ואני מעודכן שיש מצב כלכלי קשה. אבל למה אני חושב שזה פופוליסטי? אנחנו צריכים לשים דברים על השולחן כפי שהם. יש שיטות, למשל בארצות הברית, שמערכת הבחירות בנויה על תרומות, ומי שיודע להתרים יותר ולהביא יותר כסף, על ידי זה הוא מצליח בבחירות. זו שיטה שקיימת בהרבה מקומות בעולם. מדינת ישראל החליטה החלטה נכונה, שהמימון צריך להיות ציבורי, לא בגלל הצורך הכספי של המפלגות אלא בשביל שהם לא יהיו תלויים בבעלי מימון ולא יהיו תלויים בגחמה כזו או אחרת,

דבר שני, נוצר מנגנון שמגדיר את תקרת ההוצאות בשביל שיעמדו בתקרה כזאת, בשביל שלא ייכנסו לחדלות פירעון, ובגלל זה כל המנגנון של ההלוואות הוא על בסיס המספרים. לא מי שיש לו יותר כסף יכול להביא יותר בוחרים. יש דמוקרטיות בעולם שבהן זה עובד כך. דרך אגב, רק לסבר את האוזן, בארצות הברית נבחר מחזיק קופה של תרומות במשך כל הקדנציה להוצאות הפוליטיות שלו. הוא לא לוקח את זה מכספי המדינה. במדינת ישראל, בצדק, יש לזה היגיון רב במערכת דמוקרטית, הוחלט שזה לא יבוא על חשבון אחרים. כולם פה נציגים פוליטיים ויודעים איך מערכות בחירות עובדות. במערכת בחירות כשאתה מבין, הגיע מישהו עם הצעה ואומר לך: בצורה כזאת אם אני אצליח ביום הבחירות להביא כך וכך המונים אל תוך הקלפי זה יביא לי מנדט אחד או שניים, קשה מאוד לגזבר המפלגה או למי שאמון על ההוצאות להגיד לו: תקשיב, יש בעיה. דבר ראשון רצים קדימה ואחר כך או מגיעים לביקורת אצל מבקר המדינה או ואני רוצה לומר שיש בזה טעם לפגם לוקחים את הכסף של מימון המפלגות במשך חמש השנים, שאמור לממן את הפעילות הפוליטית, ומשעבדים אותו למערכת הבחירות. הרי לא לכך נוצר הכסף הזה. אפשר להיות פופוליסטים ולהגיד: חבר'ה, יש מובטלים אז בואו נעצור. אבל אם נהיה אמיתיים אז יש אפשרות: נשחרר את זה, נעשה את זה כמו בארצות הברית מי שיש לו כסף יתרים וירוץ לבחירות. מי שמוכן לספוג קנס מן המבקר ירוץ לבחירות, הוא מסוגל לספוג קנס וירוץ וקצת יעגל פינות. אבל אם אנחנו רוצים להיות כנים עם עצמנו, והחליט מי שהחליט החלטה, שאני חושב שהיא מוטעית, בתקופה הזאת לצאת לבחירות זו החלטה מוטעית זה עולה כסף למדינה, זה לא נכון, זה חוסר יציבות, אבל זה ויכוח פוליטי אחר. אבל בואו נהיה כנים עם עצמנו. זה שאתה תוריד ל-0.8, מה זה יעשה? אתה תיקח יותר הלוואות? הרי לא יורידו פתאום אוטובוסים, הרי אף אחד לא יוותר על 2,000 בוחרים שצריכים להגיע באוטובוס בגלל שבוועדת הכנסת מישהו הרגיש שהוא צריך להיות נחמד ולהראות לאזרחים שהוא מזדהה עם האבטלה שלהם. הרי זה לא יקרה.

- - - אם תשים שלט באיילון שאומר "אני רוצה את ביידן" ותדע שזה יביא לך עוד 200 בוחרים, הרי תשים את השלט.

אז יהיה פחות שלט. אפשר לשאול אותך שאלה בכנות? יהיו פחות כנסים, יהיו פחות אירועים. על מה אתה מדבר? לא יהיו פחות. אתה כנראה לא ניהלת מפלגה מימיך. יושב יושב-ראש מפלגה שבועיים לפני הבחירות ואומר לו היועץ הפוליטי: אם תעשה כנס ברעננה זה יכול לשנות את הבחירות כי החבר שלו מן הוועדה הזדהה עם האזרחים המובטלים. איזה כנס? - - - - - - אתה אומר שאי אפשר לשים קו אדום? אני לא יושב בוועדה הציבורית, ואני מאמין שהוועדה הציבורית עשתה את עבודתה, אבל אני מדבר על מבחן התוצאה. זה שמימון המפלגות משועבד ל-15 השנים הקרובות, כי ההלוואות משועבדות לפי 48 52 חודשים בכל פעם, זאת אומרת שהכסף משועבד ל-15 השנים הקרובות. חלק מן המפלגות ייעלמו. נוח לי לומר את זה כי אני במפלגה שכבר 70 שנים נמצאת במצב סטטוס קוו,

אנחנו לא נעלמים מחר, אבל הרבה מפלגות שהיו לפני 70 שנים נעלמו. משועבדים, זאת אומרת שמי שהולך לשלם בסוף זה מדינת ישראל בדרך עקיפה כי זה מה שהולך לקרות. כרגע משועבדים ל-15 שנים. תעשו חשבון: היו שלוש מערכות בחירות, בכל מערכת בחירות השעבוד הוא ל-52 חודשים. אנחנו הולכים למערכת בחירות רביעית מדובר על שעבוד ל-15 השנים הקרובות. בואו נהיה אמיתיים עם עצמנו. אמרתי שהכי נוח להודיע לאזרחים: חבר'ה, התחשבנו בכם, הורדנו לכם 200,000 שקל. בואו נהיה אמיתיים אם אנחנו רוצים דמוקרטיה שלא תיתלה בבעלי ממון או בעבריינים שעוברים על החוק, כי זו האפשרות השנייה,

נבדוק מה באמת העלויות, מה הם הדברים האמיתיים, למה מיועד הכסף, איך זה יכול להיות, ועל בסיס זה נבנה את זה ולא על בסיס תחושה טובה של "עכשיו בואו נהיה נחמדים".

חבר הכנסת עמאר. אדוני היושב-ראש, אחזור על דברים שאמרתי בהתחלה. אנחנו כישראל ביתנו הייתה לנו עמדה ברורה גם בבחירות הקודמות. למה דילגת עליי? ככה זה בכחול לבן, יש דיקטטורה.

הייתי רשומה אחרי פינדרוס. תודה. העמדה שלנו הייתה ברורה גם בבחירות הקודמות, כשהעלו את זה ל-1.33 אנחנו התנגדנו גם במליאה וגם בוועדה. לכן אנחנו כמפלגת ישראל ביתנו בעד קיצוץ. אנחנו רואים את המצב הכלכלי הקשה שמדינת ישראל עוברת, המשבר הכלכלי, שלא רואים את הסוף שלו. אבל עם כל זאת אנחנו צריכים להבין שמערכת הבחירות הזאת שונה מכל מערכות הבחירות שידענו. אף אחד לא ציפה שבתוך פחות משנתיים נעבור ארבע מערכות בחירות, שהיו צריכות לקחת 16 שנים ואנחנו עושים את זה תוך פחות משנתיים.

דבר שני, אנחנו נעבור מערכת בחירות במצב של קורונה. אנחנו לא יודעים האם יהיו כנסים, איך ננהל את מערכת הבחירות. אף אחד כאן לא יודע כי אף אחד לא עבר את זה. גם הוועדה לא יודעת איך אנחנו נעבור את מערכת הבחירות הזאת, איך ניגש לציבור, איך אנחנו נביא את הציבור לקלפיות. הכול שונה, הכול לא ידוע. במצב הנוכחי להגיד שאנחנו רוצים להוריד ל-0.8, כשאנחנו לא יודעים כלום, זה קצת לא מתקבל על הדעת. אני מתחבר לדברים החכמים מאוד שאמרה יושבת-ראש הוועדה הציבורית. היא אמרה שהיא ישבה עם כל נציגי המפלגות והוועדה ממליצה להשאיר את יחידת המימון כ-1, כפי שהיה. אני חושב שאנחנו כחברי כנסת, כנציגי ציבור, שהחלטנו שתהיה ועדה ציבורית, אנחנו צריכים לכבד את ההחלטה שלה ולכן אנחנו מתחברים להחלטה של הוועדה הציבורית ונלך לפיה ונצביע לפי ההחלטה שלה.

חברת הכנסת מארק. דילגת עליי, אבל בסדר. אני צוחקת, תהיה קצת משוחרר, הכול בסדר. זה נקרא "יולו". תודה רבה, אדוני. אני עדיין חושבת שחוק מימון המפלגות הגיע מן הסיבה היחידה המחוקק רצה לשמור על המפלגות, שלא יעברו עבירות ושלא נהפוך להיות משנוררים בכל מקום ומקום, והביא אותנו לסיטואציה שיש חוק מימון מפלגות. יחידת המימון, תוך כדי הדיון כשכבוד השופטת פרוקצ'יה אמרה שביקשו מחקר מן היחידה הכלכלית של הכנסת בדקתי והתחלתי לעבור קצת על הדוח עצמו. כמובן ראינו שם את ההוצאות של כל מפלגה ומפלגה. רוב ההוצאות המשמעותיות עוסקות בפרסום, בשכר, בייעוץ, בתחבורה, ויש עוד הוצאות נוספות שהן בשוליים. אנחנו נכנסנו לתקופת קורונה. אף אחד פה לא יודע איך עושים בחירות בקורונה, אף אחד לא יודע. להיפך, אני חושבת שהאתגרים בתקופת קורונה הם פי שניים או פי שלושה.

אם לדוגמה הייתי יכולה לעשות היום כנס - - - את רוצה להעלות את המימון לפי שניים או פי שלושה? רק שאבין מה את אומרת. זה לא מה שאמרתי. אל תהיה פופוליסט. אחרי ההצעה הפופוליסטית חכה. זה שאת קוראת לי פופוליסט זה גדול. זה לא מה שאמרתי. האתגרים בתקופת קורונה הם פי שניים או פי שלושה.

מהסיבה היחידה, כי אם בתקופה רגילה הייתי יכולה לעשות כנס של 400, של 500 אנשים ולדבר אל 500 אנשים, בתקופת קורונה אולי אני יכולה לעשות כינוס של בין 10 20 אנשים, גם כן רק במקום פתוח, אם בכלל. איך זה מעלה את הסכום? הפכת להיות המצליף הסיעתי?

זה יוריד לך את הסכום דרמטית אם את לא עושה אירוע של 500 אנשים. כנראה לא הקשבת ולא קראת את הדוח שהזמינו.

על פרסום, על שכר, על ייעוץ, על תחבורה שם הולך רוב הכסף. זה אומר שעל כנסים, כפי שאתה מנסה עכשיו לצייר: אז לא יהיו לך כנסים. להיפך, האתגר פה וההוצאות פה רק יעלו. אבל יחד עם זאת, אני עדיין חושבת שהיות ואנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת מאוד צריך גם לקחת בחשבון שכאשר נקבעה יחידת המימון של 1.3 היא נקבעה בוועדת הסכמות. כשהתפזרה הכנסת הקודמת הייתה ועדת הסכמות של כל המפלגות והם החליטו פחות או יותר, ראשי המפלגות ישבו והגענו להחלטה מה תהיה יחידת המימון. היות ופה אנחנו נמצאים בסיטואציה שגם יש בעיה כלכלית במדינת ישראל וגם בעיה בריאותית, קודם כול הייתי מצפה מכחול לבן שלא יגררו אותנו לשם, אבל אם כבר החלטנו ואנחנו כבר נמצאים בתוך הרכבת שנוסעת לכיוון בחירות הייתי מצפה שגם אם אנחנו חוזרים ליחידת המימון של 1, גברתי, הייתי חושבת האם יחידת המימון, שהייתה נכונה לאותה עת, האם בתקופת הקורונה צריכה לעבור איזו התאמה נוספת. כמובן שאני לא בדעה שצריך להישאר ב-1.3 היות וזה היה מה שנקרא נתון לאותה עת, אבל עדיין אני חושבת שבתקופת קורונה יש לנו אתגרים מאוד מאוד גדולים. אנחנו כליכוד רוצים עוד לחשוב על היחידה, איך היא תתבצע, ואנחנו נערוך עוד התייעצות סיעתית. בכל מקרה, אני חושבת שצריך לקחת בחשבון שהמפלגות לא יכולות לנהל היום קמפיין רגיל, אלא אם כן פתאום בינואר יקרה לנו איזה נס והנגיף הזה יתפוגג מכאן ואנחנו נהיה בליבו של הקמפיין, כל מפלגה ומפלגה, ואז כמובן הדיון הזה מתייתר. בעניין ההצעה שמונחת כאן, לדעתי זו הצעה שנתפרה בדיוק למידות של כחול לבן. אני באופן אישי שונאת הצעות שמתאימות רק למישהו ספציפי ולמשהו צר. אני אוהבת לגעת ברוב הציבור ופה אני רוצה לגעת בכל המפלגות.

אני רוצה להסתייג מן האמירה האחרונה שלך. אמרת הרבה דברים נכונים, דברי טעם. היו גם דברים שלא הסכמתי להם. לגבי זה שההצעה נתפרה למידותיה של מפלגה אחת זה הבל, רעות רוח, לא נכון. ההצעה הזאת, שבאה לדבר על מדרגות נוספות, ההפחתה שמציעים מ-11 20 נוגעת לארבע מפלגות, אז זה לא רק כחול לבן. היא נוגעת גם לרשימה המשותפת, גם ליש עתיד. חבל להגיד דברים כאלה וחבל שנאמרו. אני מציע לדייק בדבר הזה. הספינים בהקשר הזה לא יעזרו. חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שמעתי את הדברים החשובים של כבוד השופטת ואכן הם גורמים להרהר בדברים שנית. יחד עם זאת, אני חושב שבסופו של יום כנראה זה לא יפתור את הבעיה הכלכלית של מדינת ישראל, אבל כן יעבור כאן מסר לציבור.

אנחנו משאירים את עצמנו על יחידת מימון 1,

הנורמה, גם אם בפעם שעברה הייתה העלאה, אין בזה מספיק בכדי להעביר את המסר לציבור שאנחנו בסוף דוגמה אישית, בסוף אנחנו איתו, כי לכולם קשה עכשיו. אגב, צריך להגיד משהו לגבי העניין הזה. כשמורידים זה לכולם ואם יהיה קצת קשה, יהיה קשה לכולם. אני לא מאמין שיש מישהו שיודע היום לשרטט את תקציב הבחירות של המפלגה שלו, תהיה המפלגה הכי מאורגנת שיש, שהוא יודע בדיוק איך הוא הולך לעבוד במודל קורונה. מה שאני כן יכול להגיד על קמפיין בחירות, שזה קצת דומה לקמפיין בנייה, שאתה תמיד עם איזה "בלתי צפוי מראש" גדול. אבל דווקא בגלל זה צריך להגדיר קווים ברורים וצריך להדק את הדברים. האמירה על איך עומד מנכ"ל מפלגה ואומר ליושב-ראש שלו זה בדיוק אחד מתפקידיו של מנכ"ל מפלגה, להתמודד עם היושב-ראש ולהגיד שזה הקו האדום. אז תמיד תאריך ותמשוך את הקו האדום. אני חושב שאלה הדברים. זה מה שהציבור מצפה מאיתנו ולשם אנחנו צריכים לחתוך. לכל דבר מתחת ל-1 יש בעיניי משמעות סמלית. ככל שיהיה סכום מצומצם יותר זה טוב יותר. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת שי וזאן. אמר פה חברי סופר את עיקר הדברים אבל אני אומר באופן ברור. אסור להתנתק מן הציבור בעת הזו, בשנה הזו, במצב הנוכחי, להשאיר את המצב על כנו ולאפשר הוצאה כלכלית כל כך גדולה על חשבון המדינה. לאור האתגרים שצפויים לנו זה לא פחות מאשר חוסר אחריות. כולנו, כל המפלגות כאחת צריכות לגלות אחריות. אני כמובן בעד ההצעה של חברי רם שפע, אבל גם אם ההצעה הזו לא תעבור צריכה להיות הצעה אחרת. איננו יכולים להתעלם מן המצב ולנהוג כמנותקים. זו בדיוק הסיסמה שמדביקים לנו וזה בדיוק המקום שממנו אנחנו צריכים להתרחק.

אדוני היושב-ראש, אני יכול להגיד משהו?

עוד מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס? בבקשה חבר הכנסת הלוי. רוב ההוצאות,

של הקמפיין ושל האוטובוסים, במובן מסוים חוזרות לציבור ולאו דווקא למפלגה עצמה. אשמח לשמוע מה דעת השופטת פרוקצ'יה בנושא הדיפרנציאליות. אמרתי: יכול להיות שיש מקום לשקול את האפשרות הזאת אבל לא במסגרת חקיקת בזק יום לפני, אלא זה צריך להיות במסגרת בדיקה. יש עוד נושאים עקרוניים שהגיע הזמן לבחון אותם לגופם, ולעשות את זה במסגרת שהיא לא מאולצת אלא בהליך חקיקה שבודק את כל האפשרויות האלה לעומק, לא לקראת בחירות. בועז טופורובסקי, בבקשה. הייתי מבקש מן הוועדה הציבורית כן לערוך בדיקה מהירה, לראות אולי אפילו חשובה גם מראית העין הציבורית למצוא איזשהו קיצוץ במימון הבחירות, גם אם זה לא 0.8 אלא משהו אחר, תוך כדי התייחסות למה שנאמר כאן, על הלוואות שיש למפלגות ואיזשהו תכנון ארוך טווח שהיה להן וכל הנושאים האלה. יכול להיות שיש מקום למשהו סמלי שימצא איזון בין הצרכים הציבוריים, הצרכים הכלכליים והצרכים של המפלגות. רם שפע, בבקשה. קודם כול, תודה לכולם על ההתייחסות. אני שמח שאחרי חמש דקות של התלהמות הדיון בסוגיה החשובה הזו הפך להיות ענייני. אני גם שמח שבסך הכול יש פה רוב של מפלגות שמבינות שמעבר לעניין הסמלי, אמר ידידי חבר הכנסת סופר, זה עוד מעבר לעניין הסמלי, יש פה גם עניין מהותי. בהשוואה לתיקון שהיה בכנסת הקודמת, להוראת השעה של הכנסת העשרים ושלוש, אם הולכים על ה-0.8 שאני מציע עכשיו אנחנו מדברים על כ-200 מיליון שקל שייחסכו לציבור. זה קצת מעבר לעניין סמלי בהשוואה ל-1 זה בערך כ-90 מיליון שקל. זה כמו כל משרדי הממשלה שלכם. על הכיפאק, אין שום בעיה. אם אתה רוצה אתן לך כמה משרדי ממשלה שהומצאו בבחירות האחרונות ואין להם שום משמעות. אבל מה לעשות, זה לא בגוש שלי. בתוך הדבר הזה, יש פה סיטואציה ייחודית. אתמול בשיחותינו היה חשוב לי ולחבר הכנסת גינזבורג, וגם לצוות ועדת הכנסת, להזמין את הוועדה הציבורית, מה שלא קרה פה בפעם הקודמת. כרגע ואני אומר את זה בכבוד רב, גם אליך כבוד השופטת וגם אליך פרופ' מידני אתם בעיניי אמורים לשקול את כל האינטרס הציבורי הרחב.

קראתי את כל המילים שנאמרו לכם על ידי המנכ"לים. מנכ"לי המפלגות תפקידם לייצג את האינטרס המפלגתי. כמובן הם הסבירו לכם שהם צריכים יותר כסף, כמעט 100% מהם. בעיניי בתוך הקונטקסט הכללי של הקורונה, והמצב הכלכלי רק הולך ומחריף, אני חושב שאנחנו צריכים לשבת ביחד ולחשוב איך לצמצם את העלויות האלה ולהפחית אותן ממה שהיה לפני כן. בסוף מה שהוצע כאן כרגע זה להתעלם מהוראת השעה שהייתה בכנסת העשרים ושלוש ולהשאיר את המצב עכשיו כפי שהיה לפני שנה או שנתיים, כלומר התעלמות מן המצב הכלכלי. כולם מנסים לחסוך כסף. בזמן שאנחנו מנסים להגדיל את היכולת שלנו לסייע לאזרחים על ידי תמיכות וכל אמצעי אחר, אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מפחיתים את ההוצאות. מה שהיה לפני שנתיים לא סביר בעיניי לחזור לאותו מצב. אמרו את זה גם חברי הכנסת בועז טופורובסקי ואופיר סופר וגם נציג ישראל ביתנו. בעיניי זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אפשר לדון על איך ובאילו מן הסעיפים, אבל לא סביר להשאיר את המצב על כנו.

נקודה שנייה, השיח שיש פה עכשיו, החבר'ה של הליכוד פה, רק תדעו, בינתיים בזמן שאנחנו מדברים מנסים לרוץ ולשכנע את כל המפלגות שלא יהיה קיצוץ. זו סיטואציה אבסורדית שאי אפשר לתאר. שלחו לפה את נציגו של ראש הממשלה, שיישב פה בדיון ויעבור מפלגה-מפלגה וינסה לשכנע אותם לא להוריד במימון. נעלבתי, איתי הוא לא דיבר. אין צורך. לכם הוא רק מודיע. אהבתי: אין צורך להתייעץ, הוא יכול פשוט להודיע לכם, זה המצב. נעלבתי, הם לא מדברים איתנו. הם פשוט יגידו לכם מה לעשות ואז אתם תצביעו איתם. עכשיו משהו אל תוך הבחירות. בועז טופורובסקי, מנהל שטח מיתולוגי של יש עתיד, יודע טוב לא פחות מפינדרוס, לצד הניסיון שלך בעולם הפוליטי, וטוב יותר ממני. אם מציעים לכם "מורידים את ביבי": עולה 5 מיליון שקל לעשות עצרת מוצאי שבת בכיכר רבין. עושים או לא עושים? הביאו לכם הצעה: אפשר לגמור את הסיפור הזה שקוראים לו ביבי, 5 מיליון שקל בכיכר רבין במוצאי שבת. עושים או לא עושים? מה אתם עושים פה סיפור? אתעלם מן הציניות המופגנת.

אני אומר את זה באמת. מציעים לכם הצעה. מגיע איזה רונן צור ואומר לכם: חבר'ה, 5 מיליון שקל. מביאים 15V - - -, וזה בסדר.

אתה מציע את ההצעה פעם שלישית.

בסוף יש פה איזה ויכוח. אוסנת מארק דיברה על כך שהעלויות יעלו פי שניים או פי שלושה, בלי שום קונטקסט. האוטובוסים זה אוטובוסים לאירועים, ואם לא יהיו אירועים לא יהיו אוטובוסים. כנסים ל-10 20 יעלו הרבה פחות. אני אומר את זה גם לכם, נציגי הוועדה הציבורית. יהיו אין-סוף פרמטרים שיעלו עכשיו פחות. לחשוב שהגיוני שזה יהיה כמו לפני שנתיים, בעוד שאני מזכיר לכולם, מדברים כרגע על סגר אפשרי בעוד חודש, לצערי הרב, והלוואי ולא יקרה. איזה בחירות בדיוק יתנהלו כמו לפני שנתיים? אם יעשו סגר בבחירות אנחנו מוכנים בלי מימון. חבר הכנסת פינדרוס, אני אומר גם עניינים שאתה יכול להתייחס אליהם ברצינות. אתה מבין שאם יש סגר, להגיד שאפשר להוציא במערכת הבחירות כפי שהוציאו בעבר זה פשוט אמירה שלא מחוברת למציאות. לא צריך להיות גאון גדול, כולנו אמורים להסכים על זה. לסיכום, בעיניי חייבים להפחית את המימון לבחירות הקרובות, אשמח שנדון בזה בצורה רצינית, אפשר גם לאחר שהישיבה הזאת תסתיים, ולגבש הצעה שתפחית את המימון.

תודה רבה, חבר הכנסת שפע. יש לכם הצעה קונקרטית שאתם רוצים להעביר לוועדה? אני מוכן לדון על התאמות למה שהצעתי, כי יש פה הרי כמה סעיפים של שינויים, אבל אני חושב שזה לא יכול להסתכם בהשארת המצב על כנו. בתוך זה בואו נדון ספציפית ונביא לפה הצעה מחודשת. אני אצטרף לחבריי בהקשר הזה. נדמה לי שבעת הזו, עם בחירות שמתרגשות עלינו, נכפות,

אם יוצאים לבחירות, ואני מבין את עמדת מנכ"לי המפלגות אבל הם רואים פריזמה מסוימת בתוך הדבר הזה. כמובן בפריזמה שלהם הם אחראים, הם אמונים על מצבה הכספי של כל מפלגה ומפלגה. אבל נדמה לי שבאינטרס הציבורי צריך לשקול הפחתה מסוימת. יכול להיות שההצעה של רם שפע מרחיקת לכת ובאמת אולי תגרום לפגיעה מסוימת, אבל אולי צריך לשקול הפחתה מתונה יותר, אולי 10%, אולי 5%, אולי להשאיר את יחידת המימון אבל את ההכפלה, שהחישוב יהיה להוראת שעה. יש גם משהו סמלי ועניין של נראות, שאנחנו אומרים לציבור שלמרות המצב הקשה אנחנו הולכים להוציא עכשיו הרבה כסף למימון בחירות. אלה דברים חשובים, זה כלי ביטוי פוליטי, כפי שציינה כבוד השופטת. אבל אל תשכח שאתה מוריד את מה שאתה הצבעת בעדו והובלת, שאתה מחזיר מ-1.8 כמעט ל-1.3. זה היה רק לפני כמה חודשים, שאתה בעצמך כאן הצדקת ודיברת למה צריך ולמה לא. אני זוכר את זה. אז אל תשכח גם את זה. אנחנו בכל מקרה מורידים קרוב ל-800,000 שקל מיחידת המימון הקודמת. חבר הכנסת עמאר, תודה רבה לך. לא אני עמדתי בראשות הוועדה הזאת, ברשותך.

לא אני צחצחתי בלשוני. אמרתי שזו הצעה גבוהה מאוד. כחול לבן נלחמה בליכוד. אנחנו צריכים לכבד את הוועדה. זה התפקיד שלנו, לכבד את הוועדה. חבר הכנסת עמאר, אני הפרעתי לך לדבר? אל תרים את הקול, לא עליי.

אז אל תפריע לי. אני באמצע זכות דיבור.

אל תרים קול. לא אני צקצקתי בלשוני. אנחנו נלחמנו בליכוד שביקשו להעלות את ההכפלה ל-2. אתם שמחתם ותמכתם בזה. אתה מוכן לא להפריע לי? אנחנו נלחמנו כדי שלא תהיה העלאה ל-2. בסוף הגיעה פה פשרה, של כל הסיעות, ל-1.3. לא כל הסיעות, בלי ישראל ביתנו. ישראל ביתנו התנגדה אך מיהרה לקחת את הכסף. לכן הייתי מצפה בהגינות שבה אתה רוצה לרומם פה את מפלגתך, שאם לא הסכמתם להעלאה גם הייתם מוותרים על ההעלאה, אך לא עשיתם זאת, לקחתם את הכסף. לכן הייתי מציע שאת הטפות המוסר לא תטיל עליי.

- - - לכן הייתי מציע לכבוד הוועדה הציבורית כן לשקול הפחתה מסוימת. אולי הפחתה של 20% היא גדולה מדי ויכול להיות שההשלכות הן גדולות מדי. אני מציע לשקול העלאה. הצעת את זה. הפחתה מסוימת, לראות את התמונה המלאה. אני עדיין חושב שתקרת ההוצאה צריכה להיות מוגבלת, אבל זה לא קשור לוועדה,

זה קשור לחקיקה ראשית. אתם עוסקים רק בעניין יחידת המימון, ולכן בכל הנוגע ליחידת מימון היינו שמחים לקבל את עמדתכם. תאמרי לי מתי זה אפשרי כי היינו רוצים להעלות הצעה אני לא יודע אם אתם רוצים לעשות את זה כהחלטת ועדה, אני לא יודע מה הפרוצדורה. מה לוח הזמנים שלכם? אנחנו מעלים את הצעת החוק לקריאה הראשונה ביום שני הקרוב. זה אומר שנצטרך להניח על שולחן המזכירות. הוא נותן לכם משימה בלתי אפשרית. אין חובת המתנה להצעות חוק פרטיות אבל אנחנו נצטרך להכין את זה. אני מציע עד יום ראשון מכיוון שכך נוכל לפחות - - - מתי הוועדה תצביע? אם היא קובעת את יחידת המימון אז צריך להצביע על היחידה או שזו החלטה של ועדה ציבורית?

אם הוועדה קובעת את יחידת המימון לא צריך להצביע על זה. השאלה אם יש עוד תיקונים שהוועדה תרצה לעשות. מעבר לתיקונים האחרים שלא קשורים לוועדה,

אם הוועדה תצביע ביום שני לא נספיק להכין חוברת לרשומות ולהניח אותה. אנחנו נמשיך בדיוני הוועדה בלי קשר. יש עוד נושאים שאנחנו צריכים לדון עליהם. בכל הנוגע ליחידת המימון אני חושב שכדאי שנקבל את ההמלצה של הוועדה ונהיה יותר חכמים. זה לא כמו שכר חברי הכנסת, אנחנו לא צריכים לאשר את ההמלצות של הוועדה הציבורית.

כתוב שתחילתה של יחידת המימון תהיה באחד המועדים הבאים כפי שתחליט הוועדה הציבורית, וזה יהיה 1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי או 1 באוקטובר, כלומר זה לא דבר מיידי. ועוד דבר שצריך לדעת, שההפחתה צריכה להתקבל בוועדה פה אחד. יש חבר נוסף, חבר הכנסת לשעבר אהוד רצאבי, שנמצא בוועדה, הוא כמובן יקבל עדכון על מה שהיה פה. אז בכל מקרה יצטרכו להעביר את זה בחקיקה ראשית כי המועדים לא קיימים. אפשר שזה יהיה

כי המועדים עברו פה. הם יכולים לעדכן את זה במועדים מסוימים. אנחנו מדברים על ועדה שישבה ודנה והמליצה על 1. אתה מצפה מן הוועדה שבתוך שלושה ימים היא תדון ותזמן את כולם? היא לא יכולה לקבל החלטה בשליפת מותן. אתה מטיל עליה דבר כמעט בלתי אפשרי. אני לא מדבר בשמה והיא תגיד. אני לא מדבר בשמה. אני רואה את הפרצוף שלהם. הם אמרו שהם ישבו באוגוסט. אנחנו בדצמבר זה ארבעה חודשים. אתה מצפה שבתוך שלושה ימים ייתנו לך תוצאה של ישיבות? הם יזמנו את האנשים. הם לא יעשו בשליפת מותן. היום של מימון המקדמה הוא יום הגשת הרשימות. המימון הסופי הוא אחרי הבחירות. זה לפי יחידת המימון שתהיה באותה עת. יהיה נכון לשמוע את עמדת הוועדה בכל הנוגע לדברים שפה שמעת, לצד הדברים ששמעת ממנכ"לי המפלגות, ולבחון. יכול להיות שבסוף תחליטו על הפחתה מסוימת, אולי קלה, אולי תחליטו בסוף על השארת המצב כפי שהוא, אולי על העלאה כפי שהציע חבר הכנסת פינדרוס. אני רק רוצה להזכיר שבפעם הקודמת כשהייתה פה העלאה של הכנסת נציגי כל המפלגות לא זכרו להגיד עד כמה חשוב מאוד לשמוע את הוועדה הציבורית. היחידים שעושים את זה גם עכשיו זה כחול לבן, והם בעד ההפחתה. וגם יש עתיד. וגם יש עתיד, נכון. היא המפלגה היחידה שבה מנכ"ל המפלגה הפך להיות מנכ"ל משרד וירטואלי,

יש לו שני אאודי, אין לו שום בעיה. תגיד, אתה מסוגל לדבר על משהו ענייני? משהו אחד ענייני תגיד. ראש ממשלה רזרבי עם כל התנאים, ואתם דואגים לציבור עם 18 שרים. תדבר באופן ענייני. שני אאודי. חבר הכנסת פינדרוס, המרוץ לצעוק יותר, שישמעו יותר, נראה לי שהגענו לקו הסיום שלו. פינדרוס, מביך בשבילך שזה מה שאתה עושה. יש לך גם ציבור שאתה אמור לייצג. מה שאתה צריך לעשות פה הוא לשבת ולייצג את הציבור שלך. לכן אין לי ביד שני אאודי. ראש הממשלה כבר אמר לך מה לעשות. כבוד השופטת, אני מציע שזה יהיה במהלך השבוע הבא, כדי שנוכל לדעת מה מצבנו ואז נוכל לדעת איך להתקדם. אני מניח שביום שני תהיה קריאה ראשונה במליאה וההכנה לקריאה השנייה והשלישית תהיה בימים שלישי ורביעי. עדיין לא דיברנו על התאריך.

מה, היום נגמר? כבר חנוכה? אם תוכלו לסיים את עבודתכם עד יום ראשון או שני, לפחות בהקשר הזה, זה יעזור לנו. נעשה מאמץ. אגב, שינוי יחידת המימון על ידי הוועדה, זה לא יהיה הוראת שעה. זה גם ישפיע על המימון השוטף, לא רק על הבחירות. צריך חמישה ימים כדי לדון בדבר שהם כבר דנים בו? בואו נעשה את זה מהר. הגעתם לפה בהתרעה מהיום לאתמול. נשב היום 10 שעות, נשב מחר 20 שעות ונגבש הצעה. הדבר הזה דחוף. עכשיו חמישה ימים כדי לדון במשהו שכולנו כבר מכירים? אני לא מבין.

זה כאילו הצעה של הוועדה. רם שפע, זה לא נוגע לנו. זה נוגע לוועדה הציבורית. בוא תקבע להם סדר היום. אני פונה כנבחר ציבור ואומר: בואו נעשה את זה בהקדם.

אל תהיו יותר מדי - - - בפעם שעברה אפילו לא הקשיבו להם. הוועדה תהיה מוכנה לדון בעמדות שהועלו כאן. יכול להיות שנצטרך גם לזמן אנשים לדיון נוסף בפני הוועדה, אם נספיק, ונשקול את הדברים במידת האפשר.

היה פה מגוון של דעות, לכאן ולכאן. היו הצעות להעלאה, הצעות להשאיר, הצעות להפחתה. אתם שמעתם את רוח הדברים. נראה לי שזה בסדר. רק שימו לב להבדל בין מימון הבחירות הללו, כפי שאמרה עו"ד ארבל אסטרחן, לבין המימון הקבוע שיהיה אחר כך. ברור, בוודאי. כי הכול יהיה קשור האחד בשני. קביעת יחידת המימון משפיעה גם אחר כך ומשפיעה גם על השוטף. כי ההחלטה שלהם היא לא הוראת שעה. היא החלטה לכל הדברים ביחד, כחבילה. אם הוועדה הציבורית משנה את שיעור יחידת המימון, מה שבסמכותה לעשות לפי החוק, זה לא יהיה הוראת שעה כפי שמוצע עכשיו בהצעת החוק, ויהיה שינוי שמשפיע גם על המימון השוטף, שזה לא משהו שמוצע כעת. וגם על ההלוואות. וגם על גובה ההלוואות, נכון. אלא אם כן הם יחליטו דבר שונה לבחירות ודבר שונה למימון השוטף.

כי השוטף לפי החוק הוא 5% מיחידת מימון לכל חבר כנסת.

אני מסתכל על הפרצוף שלהם ורואה איך הם מגיבים. אני לא חושב שכבוד השופטת וחבר הוועדה לחוצים ממשהו או נלחצים ממשהו. נראה לי שהם עברו כברת דרך בחייהם כדי שיוכלו לשקול את הדברים בצורה שקולה. בואו נדבר על תאריך הבחירות. יש לוועדה הציבורית סמכות לקבוע הוראות שעה? זה עניין של פרשנות. אין הוראה מפורשת בחוק. יכול להיות שמבחינה פרשנית זה אפשרי, צריך לבדוק את זה.

אני לא חושב שיש מניעה כזאת, אגב. לא נתקלנו בשאלה הזאת. נצטרך לבדוק את זה. אני לא חושב שיש מניעה שאם הוועדה הציבורית אומרת שלבחירות הנוכחיות,

אבל אני נותן את זה לשיקולכם.

סוגיית המימון הקבוע, על מערכות שעובדות ואבטלה וכן הלאה. זה פותח פה עוד סוגיה כי מפלגות עובדות ויש להן הוצאות. ומנגנון

אתה רוצה לדבר על ההלוואות?

אנחנו צריכים לדון גם בנושא תעמולת הבחירות, כל סיפור השקיפות שדובר עליו על ידי כמה מפלגות. למה לא נתחיל עם התאריך? וגם סיפור התאריך, נגיע גם אליו.

אתה בעצם מקבל הקדמה של חצי מן המימון השוטף שלך שלוש שנים קדימה ופורש אותו באותן שלוש שנים,

כשהכנסת העשרים ואחת התפזרה אחרי תקופה קצרה

איך היא עברה?

הצעת החוק שהוגשה הייתה רק ביחס למועד הבחירות.

זה שינוי כל סדר העולם של כל הבחירות. אתה מביא לי את זה כשאני כאן כחבר כנסת, בלי שקיימתי דיון אצלי בסיעה עם חברי הכנסת בסיעה שלי, עם הייעוץ המשפטי שלנו, ואתה מצפה ממני לקבל החלטות כאן.

זה יותר מהצעת החוק שלנו, שאנחנו אמורים לדון בה. מה שאנחנו דנים בו עבר בקריאה הטרומית, על זה דיברנו במליאה,

לא ירדתי איתו לפרטים על הצעת החוק.

לא אמרתי שמצביעים בעוד שלוש דקות וצריך לקבל החלטה. מציגים פה הצעה כדי שתבין על מה מדברים.

אם אתה

בהסדר רגיל דובר על כך שזה 50% שלוש שנים קדימה ומקזזים מן

בבחירות לקראת הכנסת העשרים ואחת לא הספיקו להחזיר כמעט את ההלוואה אז נקבע הסדר בהוראת שעה לקראת הבחירות לכנסת העשרים

ברגע

מקזזים את ההלוואה ובעצם המפלגות יכולות

זה בעצם נותן להן יתרון, למפלגות קיימות שיכולות

בבחירות האחרונות זה קרה לנו עם שתי מפלגות, שלקחו הלוואות ולא היו יכולות להחזיר אותן

יש את החשש הזה גם אם מאריכים את ההסדר הזה כאן. איתן, הוא דיבר בשמך יפה,

זה דבר מקובל, שיושב-ראש ועדה מביא דברים.

מה שמוצע כאן הוא מצע לדיון. זה גם בתשובה לדבריו של חמד עמאר. מכיוון שאנחנו עוסקים עכשיו בחוק התפזרות הכנסת, וגם בפעם שעברה בדיוק באותו מקום דנו בדיוק באותם דברים, חשבתי שנכון לדון לא רק בתאריך אלא גם בכל

ברגע שיעבור החוק כבר אי אפשר יהיה לדון ויהיה יותר קשה ומסובך. לכן טוב שמתקיים הדיון הזה. אנחנו נמשיך לקיים אותו. אנחנו ננסה להגיע לכמה שיותר הסכמות. אני לא בא לעשות מחטפים לאף אחד.

אבל כן צריך לדון על הדברים האלה.

בבקשה, אדוני.

"התאריך הקבוע בחוק לכנסת העשרים וחמש".

זה הדבר הנכון לעשות, זה מה שצריך לעשות.

שצריך להפסיק את הגבייה בתקופת הבחירות.

אני רוצה גם להגיד אולי

אבל אם בא יזם והוא לא יכול לקבל היתר בנייה בדרך המלך והוא נאלץ לשלם שוחד, בסוף הוא מוצא את ראש העיר,

אבל אם לא אז ירד 30% מן המימון. בסופו של דבר אם לא ניתן להם אפשרות לקחת הלוואה עד התאריך הקובע לכנסת העשרים וחמש ונפסיק את הגבייה בתקופת הבחירות, אנחנו יוצרים לעצמנו מצב שהיה בעבר, אני מזכיר לכולם,

צריך לקבוע שבתקופת הבחירות לא גובים. 12 חודשים יורדים אבל מה שקובע זה תחילת כהונתה של הכנסת העשרים וחמש. תודה. המנגנון שהיה בכנסת האחרונה, שגם היה מנגנון

המנגנון שאנחנו מדברים עליו לא מחזיר ל-36 חודשים אבל הוא יוצר איזו מערכת גמילה מן ההלוואות האלה על ידי שהוא קובע מסלול פירעון, לוח סילוקים

בהנחה שהמפלגה היא סטטית אם אנחנו נגדיל את זה ליותר אז עוד פעם תתחיל הקדנציה הבאה,

אני רוצה להגדיל את ההלוואה,

זה נמצא בהצעה. אבל ממשיכים בגבייה

איך המצב עכשיו מבחינת המפלגות? בגלל שהיו שלוש מערכות בחירות האחת אחרי השנייה. בדרך כלל המפלגות לקחו הלוואות. איך היה

ויש מפלגות שלקחו הלוואות במלוא הסכום שיכלו?

הן ניצלו את מלוא המכסה. ככל שאלה בחירות חדשות, למה לקשר את זה לאירוע הקודם?

אם אין להם נכסים ואת הכסף הוציאו אז גם אין מאיפה לגבות. אם מסתכלים על המצב של המפלגות נכון להיום, יש מפלגות שלקחו הלוואות לפי המצב שלהן היום אבל הן הולכות להתכווץ

אני נוטה להיות בעד הפסקת הגבייה והעלאה ל-43 חודשים, אבל אני מקבל את דבריו של חשב הכנסת. צריך בכל מקרה התייעצות. ברור שהנושאים האלה מגיעים בהסכמות. יצטרכו לדון בזה עם

ות השופטים החילו את חובת השקיפות גם על פרסומי תעמולת בחירות באינטרנט,

וכדומה. הצעת החוק, הקטע הזה בהצעת החוק הוא העתקה של הצעת חוק שוועדת חוקה

ואומרת: אותן חובות שקיפות,

שאז זה כבר לא רק הפצת דעה אישית, אז תחול חובת שקיפות במצבים האלה. להשלים מבחינת התחולה - כל הדברים הללו, הוועדה יכולה להחליט כך או אחרת. ההסדר כפי שאושר בוועדת חוקה ולא התקדם,

בפייסבוק או בטוויטר או באינסטגרם ויבדוק אותם, האם זה שפרסמתם מודעה לטובת כחול לבן או לטובת הליכוד

עברה הצעת חוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית, אתם עכשיו מנסים לסדר את המגרש הפוליטי כך שיסתום את פיות הימין. זה יחזור אליכם כבומרנג. התקשורת כבר לא אתכם. יאיר לפיד

אני לא מקבל שום הטחת טענה לגבי שינוי כללי משחק תוך כדי משחק ממי שהגיש תיקון

שבוע לפני הבחירות.

אין בעיה להציב מצלמות

זה לא שינוי כללי משחק. זה משהו שהיה צריך להיות מובן. אנשים מצלמים היום בכל מקום. זה לא

לחץ אדיר על יושב-ראש ועדת הבחירות כדי לשנות חוק יסוד בכנסת כדי להכניס מצלמות. אז אתה מתרץ עבירה בעבירה? אני לא חושב שאני עושה עבירה, אבל לא אקבל הטפה על דבר כזה. מי שהיה שבוע לפני סוף המשחק ורצה לשנות את החוק לא יכול לבוא

כלומר אם אני סתם כותב בפייסבוק שלי ולא משלם כסף,

זה בניגוד למה שאמר קרעי. לעומת זאת, אם אני משלם כסף בשביל לקדם את ההפצה של מה שכתבתי,

במקרים כאלה ואחרים אלא שהכנסת תסדיר בחקיקה מה היא חושבת צריך להיות בעניין הזה, כי ברגע שדברים מוכרעים בהכרעות שיפוטיות, זה הסדר פחות כולל, שאולי פחות מתייחס לכל הסיטואציות. יש אינטרס דווקא של הכנסת לתת הנחיה וקביעה ברורה בעניין הזה ושזה לא

אפילו לא אומרים שלא יעשו את השימוש, רק יצטרכו לומר שזה נעשה מטעם מפלגה מסוימת. אם המפלגה לוקחת גוף שלא היא תעשה את

השופטת בייניש, אחרי זה עדכן את זה גם יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט ג'ובראן, ויש דרכי תעמולה מיושנות מאוד.

אז מאז זרמו הרבה-הרבה מים גם בירדן,

גם השתנה

והכתמה של מועמדים, של סיעות או של מפלגות תחת שמות גדולים. לכן אני מבקש ממך, כבוד היושב-ראש, וגם מהיועצים המשפטיים, אנחנו היינו קרבן למסכת של התנכלויות בלתי פוסקות,

סרטי וידאו שפורסמו תחת שמות

הרי זה לא אזרח תמים שבא ומשקיע כספים או מממן. בטח יש גוף

השופט יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית נתן צו לפייסבוק לסגור את האתר הזה, אבל למחרת הוא יקים אתר אחר. הוא נתן צו להסיר את התוכן? כן. אז מה זה

במיוחד אם זה ממומן,

הרי זה חלק, אולי תרומה אסורה. צריך לחשוף את זה. יתרה מזאת, החשוב הוא לא מי שישים 100

זה יכול לקרות לכל מועמד, לכל סיעה, לכל רשימה.

אם מפלגה אחרת הוציאה סרטון, זה חייב להיות מצוין בסרטון עצמו.

מישהו הפיק בבית שלו בעצמו ומעלה את זה בעמוד שלו ותו לא, לא לזה התכוון המשורר. למה

זה מופיע בכל מודעות הבחירות בעיתונים.

תודה. לא הייתי בסוף הדיון הקודם, אני משלים במשפט אחד לגבי תאריך,

ונמשיך לעבוד יחד למען המדינה. ככל שהחוק הזה עולה, אני מציע שתנהג כמו קודמיך

בדברים שאמרתי לאורך הדיון גם בתחילתו, גם במהלכו וגם בסופו, אמרנו שננסה להגיע לתאריך מוסכם ככל שנוכל. גם בעבר קודמיי לא הגיעו לתאריך מוסכם שכולם הסכימו עליו. היו חילוקי דעות. לכן, אם כל סיעות הבית יסכימו לתאריך, מה

אני יכול להראות לך מאות דוגמאות. הדיון כאן הוא על ב2. אני בעד שתהיה שקיפות כדי למנוע מצב של מה שנאמר כאן, שיהיו גופים שיממנו באופן לא שקוף תעמולת בחירות. לכן

את רוצה שאזרחים יתבטאו.

אני לא עשיתי את זה לפני שנכנסתי לפוליטיקה, אבל די מקובל שלא מעט אנשים שהם לא פוליטיקאים, לא פעילים מאוד בכירים במפלגה, מקדמים את דעתם מטעמים עסקיים.

אתה רוצה לדבר למה לפרסם את מענו? בוא נתווכח. אבל אנחנו מדברים על העיקרון,

מישהו שילם על זה כסף,

מאוד פשוט. אני

אתה מבין שאפשר לקחת את זה לצד השני.

אבל ברור שלא מדובר פה על ישראל

אסור להזכיר את השם הזה כאן.

זה היה

יהיה תלוי באנשים פרטיים, שלא יהיה תלוי בתרומות.

הטענה. עכשיו אנחנו מנסים לחסום את שני הדברים: אחת,

אני חושב ששקל זה כמו מיליון שקל.

צריך לדעת מי שם את המודעה, ואת שמו ואת כל פרטיו, שכולם יידעו מי עומד מאחורי המודעה הזאת.

תוכן גזעני או דברים מהסוג הזה,

שכמובן מקובל על כולם, אלא בגלל החשש שברגע שאתה מתחיל להיכנס לתכנים, מתחילות להתעורר שאלות של חופש

תודה רבה שאפשרתם לי לדבר.

מחקר רחב היקף שעסק בתעמולה דיגיטלית ובבחירות. כמובן, ההמלצה הראשונה שלנו אז, אדוני היושב-ראש, היתה לבטל את האיסור לעשות תעמולה ברדיו ובטלוויזיה ב-60 ימים שלפני הבחירות. קרו המון דברים מאז 2016

לא להסתכל אחורה ל-1959 אלא להסתכל צעד אחד קדימה. אני מזדהה עם דברים שנאמרו קודם גם על-ידי חבר הכנסת

הלוי. אנחנו לא רוצים לפגוע בזכות לחופש ביטוי, לכן אני חושב שכמה שנתרחק מהתוכן, ייטב. אנחנו לא יודעים מי יחליט מה זה הסתה לגזענות. בית המשפט העליון

לכן יש לדבר פה על כמה קריטריונים. חלק מהם נמצאים בהצעת החוק שכבר הונחה בשעתו על-ידי ועדת חוקה,

אחר בהצעה שחברת הכנסת פרידמן הניחה עכשיו על שולחן הכנסת. אתם מתעסקים כל הזמן בשאלה מי משלם לפייסבוק עבור קידום או עבור פרסום. אנחנו יודעים היום מכל המחקרים, החל מהבחירות ב-2016 בארצות

000 לייקים, אנשים עושים לייקים לאיש שאני מתווכחת איתו, ולי יש רק הודעות נאצה. ואני לא מבינה - אולי אני טועה?

זה מאוד מרתיע.

שוב ושוב את אותו ספר. אני כמשתמשת בפייסבוק רואה את זה - לא יכולה לדעת שזה לא אדם פרטי. אני לא יודעת שאולי

והם אומרים ביושר: זה תוכן שאני בסדנת תעמולת הבחירות שלי כמתמודד, כמפלגה וכו' יצרתי אותו.

לעסוק פה בתוכן עצמו.

אבל אני רוצה שהדהוד היתר הזה של מסרים יהיה מסומן,

לא פייסבוק יוצרת את הקידום הזה שאתה משלם לה בשבילו 100 שקל ואז כל אחד רואה וכתוב על זה שזה מקודם. אנחנו מדברים על מי שמנסים לייצר את העבודה בעיניים על פייסבוק. לכן הסיפור הזה של סימון תוכן

זה הסיפור. לכן השקיפות היא חשובה, כי היא המחסום בפני הפייקים. מעבר לזה לא צריך דבר. אני לא רוצה להתעסק במה פייק ניוז אלא במה מזויף בחשבונות, וזה הסיפור ההפצה של התוכן. לכן האמירה שלנו היא: תקדמו עכשיו שקיפות בשתי רמות. תגידו שתוכן מסוים הוא תעמולה, הוא לא תוכן אורגני, כי מפלגה, מתמודד, מדינה מזרה, V15 שילמו עבורו בכסף או בשווה כסף למישהו שיפיק אותו בשבילם. ושתיים, כאשר מישהו קונה מודעה בפייסבוק, שיהיה כתוב מי זה. זה הגיוני. אבל תזכרו שהסיפור הזה של מודעות בפייסבוק זה עניין של העבר. רוב התעמולה נעשית באמצעים אורגניים. לכן מאוד חשוב לשים על זה לב.

דוגמה קטנה. כשמישהו החליט שבתוצאת החיפוש, כשאני מחפשת: אביגדור ליברמן, התוצאה הראשונה תהיה הפניה לאתר שקוראים לו: אביגדור ליברמן, סוכן קג"ב. כמובן זה פייק מוחלט, אבל זה אנשים שיודעים לעשות מניפולציה על מנוע החיפוש. או כשאני מכניסה: הציבור החרדי. זה מוביל אותי לאתר בתוצאת החיפוש הראשונה: כל החרדים טפילים. מישהו עושה מניפולציה על מנוע החיפוש בשביל זה. כשאמא שלי מחפשת בגוגל, היא לא יודעת לומר שזה דבר שמישהו עבד עליו עכשיו. שזה דבר שנעשה לפני בחירות. לכן חשוב כל כך לחייב שכל תוכן שנחזה להיות תוכן אורגני ברשתות, צריך להכריח אותם לסמן אותו. אתם יכולים לשאול אותי מי יפקח על זה, אז התשובה העצובה היא: המפלגות יפקחו אחת על השנייה. כך היה מאז ומעולם בענייני תעמולת בחירות. לא צריך לחשוש מזה. המפלגות יקראו לאנשים: שימו לב, הם יבקשו שאנשים יתלוננו, וזה מה שעשו תמיד גם ברשתות החברתיות בשנים האחרונות. זה לא ייצור שום הצפה על ועדת הבחירות המרכזית כי למרבה הצער, זה לא מספיק מעניין את רוב הציבור. שוב, מה שמאוד חשוב לי, אני לא רוצה להצעסק בשאלה מה אמת ומה שקר, מי יקבע מה זה פייק ניוז ומה זה לא פייק ניוז. מה שצריך לעשות פה זה הסימון הכפול,

שלא מדובר פה בתוכן אורגני אלא בתוכן שמישהו שילם כסף, לא לפייסבוק, מפלגה שילמה כסף לסוכנות פרסום שתחדיר לשם את המסרים. אתן עוד דוגמה קטנה. קבוצה של אימהות טריות בפייסבוק, פתחו סוכנות פרסום חשבונות מזויפים, ובאמצעותם מספרת לכל האימהות למה כדאי להשתמש בתחליף חלב של סימילאק ולא באחר. האימהות האלה לא יודעות. מאיפה הן יודעות שזה לא פרסומת? הן חושבות שזה אימהות אמיתיות שממליצות להן על תחליף חלב כזה או אחר. אני רוצה שדבר כזה יסומן כתוכן פרסומי. באותה מידה תעמולת בחירות צריכה להיות מסומנת כתעמולת בחירות. זה הכול. ואז אנחנו יוצרים סוג של הוגנות ושל שוויון. תודה רבה על הזמן ובהזדמנות אפשר להרחיב. תודה רבה. אני מודה שזה היה מאוד-מאוד מעניין, ואני מקווה שוועדת חוקה תדע לקחת את כל חוק תעמולת הבחירות ולעדכן אותו לעולם החדש, העולם שלנו, אבל הנושאים שעליהם דיברת באים לקבל מזור בהצעה שמועלית פה היום. יועמ"ש ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, אשמח לקבל את עמדתך לגבי ההצעה. ההצעה של שקיפות תעמולת בחירות זה הצעה שנוסחה בעקבות המלצות ועדת בינייש. ועדת הבחירות, הגוף המקצועי של ועדת הבחירות, וכן ועדות בחירות קודמות, כלומר גם נשיאויות קודמות של ועדת הבחירות ומליאת הוועדה,

אני חושב שגם בפועל השופט נהג על פי זה. אני יודע שהוא זימן מפלגות לבירורים כשהחוק הזה עוד לא היה בפועל ונהג לפי זה. זה מה שמסרו לי. זה נכון. כפי שדיווח גור, גם כשהסעיף לא חוקק הוגשה עתירה לצו מניעה לשופט מלצר בבחירות לכנסת ה-21. בסופו של דבר פורש הסעיף על שקיפות במודעות כחל גם באינטרנט. הצו הזה גם אומץ על-ידי השופט הנדל, שהחליף את השופט מלצר. בנימה אישית, כי סבלתי מזה, מה שהיא אמרה בסוף, שמישהו מממן מימון סמוי, אם אני עושה חיפוש על פלוני, אני מגיע לדפים הראשונים של זה. גם זה נמצא פה בתיקון? ככל שמדובר בתוכן תעמולתי. היא אמרה משהו נכון: אני מחפש מחר בבוקר:

הדף הראשון שיעלה לי זה הממד החמישי, החקירה שלו על זה. היה לי את זה שלוש שנים, היית מחפש אותי בגוגל, היית מגיע לידיעה איזוטרית שמישהו דאג שזה יקרה. עד שהכרתי את הרשת. זה מה שהיא מנסה לתקן. האם זה מתוקן פה? רק על תעמולת בחירות. התיקון הזה שמופיע בפנינו, כפי שאני מבין,

עוסק אך ורק בתעמולת בחירות. אני מחפש בני גנץ, והגעתי לחקירה על בקשת אמיר אוחנה לחקירה על הממד החמישי. זה קצת היתממות שזה לא תעמולת

התשובה לשאלה הזאת היא לא חד משמעית, כי הפסיקה דנה הרבה במה זה תעמולת בחירות, עוד ב-1973 בג"ץ פסק בפסק דין זווילי המפורסם שתעמולת בחירות זה כל מסר שמנסה לשכנע את הבוחר לנהוג בצורה מסוימת או אחרת, אבל ההגבלה על תעמולת בחירות תהיה יותר מצומצמת, כי אתה לא רוצה להגביל את חופש הביטוי הפוליטי. בדוגמה שלך ייתכן שתשלום למנוע חיפוש בשביל להוביל בוחר סביר לאתר מסוים, תהיה ניסיון להשפיע עליו ואז זה יחול, אבל זאת תהיה שאלה. זה לא קל וחומר. אם אני יכול להציע נוסח לחדד את זה, ולהקל עליכם בפרשנות אחר כך, יכול להיות שזה היה תועלתי. אמרתי לשני הצדדים. זה תלוי נסיבות. אז התפלפלנו בסוגיה הזאת, ואני לא בטוח שהגדרה יותר מחודדת לא תשאיר דברים בחוץ. אבל צודק חבר הכנסת פינדרוס

אם עושים מניפולציה על הרשת כדי להשחיר את שמו של מועמד, מי שעושה את זה הוא מטעם מפלגה- - - אף אחד לא אמר שזה לא יהיה. זה פשוט תלוי נסיבות.

זה מובהק ואדם סביר באמת יסבור שדבר כזה נועד לשכנע בעד או נגד מועמד מסוים, ככל הנראה זה יוגדר כתעמולת בחירות.

מסוג הדברים שאי אפשר לרדת אליהם ברזולוציה של חקיקה ראשית. תינתן לזה תשובה קונקרטית בידי השופט שדן בזה. החשש הוא שנזיק יותר מנועיל במצב כזה. משרד המשפטים, בבקשה. עמי ברקוביץ, מחלקת ייעוץ וחקיקה, המחלקה למשפט ציבורי חוקתי. אנחנו כמובן היינו שותפים גם בשיח שהתקיים בוועדת החוקה בשנת 2018, היינו מעורבים בדיונים וגם בדיונים שקדמו בוועדת בינייש. שוב, נצטרך כמובן להתרענן בפרטים, אבל לפי מה שאני זוכר כרגע, הסעיף הזה התקדם בהסכמה של כלל חברי הוועדה. המטרה היתה לקדם אותם סעיפים שהיו בקונצנזוס. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס?

נצביע היום, כפי שהתחייבתי בפני חברי הכנסת, נצביע על הכול מחר, כך שגם נוכל לעבד את זה קצת. עדיין יש תהליך של ניסיון להגיע להסכמה על הנושאים המרכזיים, גם על התאריך, גם בנושא המימון,

בנושא ההלוואות. כל הנושאים שנשארו פתוחים. מה שאפשר להגיע להסכמה, נגיע להסכמה. כל מה שאפשר להגיע להסכמה, אני בעד. אני מציע שנעשה הקראה של הסעיף. לגבי המימון, אנחנו יודעים שמחכים לוועדה. היא מתכנסת מחר. לגבי המימון, נשאיר את זה לקריאה השנייה והשלישית. זה חייב לעבור ב-61, הנושא של ההלוואות. זה חייב לעבור קריאה ראשונה מסודרת. אי אפשר שזה יהיה אחרי קריאה ראשונה. לגבי ההלוואות, נראה לי שיש הסכמה של חברי הוועדה. נביא את זה מחר להצבעה, לא היום. הסיפור שהציג פה חשב הכנסת שהתקופה של 40 חודשים היא קצרה מדי ולא ריאלית. נצטרך לעשות על זה דיון נוסף, אבל נדמה לי שהמתווה שהיה בבחירות הקודמות, הן יותר הגיוניות בצוק העיתים לאור הנסיבות.

היו 52 חודשים כי היו חודשיים שהחזירו את ההלוואה. עד התאריך בחוק של הכנסת ה-25. זה לא יותר מהכנסת. אם אתה עושה עד הכנסת ה-25, זה מגיע לאפילו יותר מהתיקון המקורי, כי זה חשוון שאחרי 4 השנים. וכמובן שמפסיקים גבייה. הסכמת גבייה נראה לי שמוסכמת על כולם. אם כך נשאיר את זה 52 חודש.

אני לא מנסה להגדיר את זה. לפחות הדלתא הזאת של השנה. זה יוצא 40 חודשים תחילת הכנסת ה-24 כי היו לך 12 חודשים שהיה בהם 52 החודשים הם מתחילת הכנסת ה-23. כיוון שבין תחילת הכנסת ה-23 לכנסת ה-24 יש כ-12 חודשים, 52 החודשים האלה שמתחילת הכנסת ה-23 שווים ל-40 חודשים מתחילת הכנסת ה-24. זה כבר לא 12. אל תחשיב את זה פעמיים. כיוון שאמר לי עכשיו היועץ המשפטי שאם אגיד עד הכנסת ה-25,

אם שמעתי נכון, אני לא אומר 58. תשאיר את זה 52. זה גם הגיוני. אתה לוקח את הכנסת הבאה, מפזר את זה. החוק הראשי מדבר על 36. זו הכרעה של חברי הכנסת אבל יש להבין שההיגיון שהוביל ל-52 פעם שעברה מוביל עכשיו ל-43. כי בפעם שעברה דובר על זה שבמקור זה היה 54 חודשים, אבל החשב אמר: חודשיים כבר החזרתם. עכשיו תגררו רק 52 חודש. עכשיו, אם יש הקפאה, זה יוצא שהחזרת 9. במצב הזה זה 52 פחות 9, 43. הוועדה יכולה לומר: המצב השתנה, אבל 52 של הכנסת הזאת שקול ל-43 של הכנסת הבאה, מבחינת הלוגיקה. מבחינת הלוגיקה זה נכון אבל מבחינת ההוצאות, כשעשית בחירות חודשיים אחר כך, עכשיו אתה מתחיל בחירות, וגם הסיעות התפצלו. זה לא מה שהיה פעם קודמת. גם אתה יודע את זה. אתה צריך להיערך לבחירות. אתה צריך לתת לו מקור תקציבי. אני לא אומר: בוא נעמיס על

אני אומר: תיתן. אני חושב שזה רע, כל הסיפור שאנחנו מסתמכים על מימון המפלגות של כל השנה. בסוף המפלגות מממנות את עצמן דרך המשרדים. לא נעים להגיד את זה, אבל זאת האמת. אין ואקום. בסוף כל דבר שאתה יוצר, בא פתרון מאיזה מקום. אבל להיות הגון - לתת להם אפשרות לקחת הלוואה. כי בעצם אתה לא נותן להם אפשרות לקחת הלוואה. רוב המפלגות, לפי מה שאתה אומר - אין אפשרות בכלל. כך לפחות אני נותן את עשרת החודשים האלה. אני מציע שתנסחו שתי הצעות, את זו של החשב ושל פינדרוס. נעביר את זה לכל ראשי הסיעות כדי שיתייעצו עם מנכ"לי המפלגות כדי שמחר יבואו עם עמדה מסוימת לגבי ההלוואה. אני חושב שנתון רלוונטי להכרעה בעניין הזה זה לקבל מהחשב כמה כבר לקחו הלוואת וכמה נשאר לך, כי יכול להיות שאם אתה משאיר את זה על 52 אחרי שהחזירו המשמעות היא הגדלה מאוד משמעותית של סכום- - - באופן יחסי לתשעה חודשים.

לא מסובך לחשב. אני לוקח את מה שאמרת, לוקח את התשעה חודשים ומקבל הלוואה נוספת של

למה החוק מלכתחילה דיבר על תקופה של שלוש שנים, זמן אפשרי להחזיר, וגם זמן יותר בטוח שיהיה מי שיחזיר. ככל שמאריכים, כך גדל הסיכון- - - לכן אמרתי שההיגיון היה אמור להיות הכנסת ה-25. רק לחדד, יש שתי תקופות זמן לגבי ההלוואות: אחת זה כמה כסף אתה יכול לקחת, זה מספר החודשים כפול 50%, והשנייה זה תקופת ההחזר. כל הזמן חשבנו שהחישוב הוא לפי X חודשים וההחזר הוא לפי אותם חודשים. אפשר גם לשחק עם זה באופן עקרוני, לומר: ניקח רק 43 חודשים אבל נפרוס את זה. היום ההחזר הוא מחצית מהמימון השוטף. כך זה מחושב. אפשר לקבל את המסמך הזה? כן. הבנו מה שתי ההצעות, להאריך את התקופה הקודמת ולהוריד ממנה תשעה חודשים או להתחיל תקופה ארוכה יותר עד סוף הכנסת הבאה. והייתי מציע להזמין לוועדה מחר, מי שרוצה, את נציגי המפלגות, אלינו. אם הם רוצים, או בזום. דבר נוסף, הסיפור של המקדמות. כמה יקבלו בסופו של יום. המקדמה צריך להיות יוצא פועל מה שהיה עד היום - אל תשנה את זה. החלטת שיחידת מימון היא X 70% מה-X. אבל זה פוגע בקטנות כי אלה סכומים מאוד קטנים, ואם יורידו להם- - - אתה תיתן לו מקדמה מאיפה יחזיר את השאר?

בסוף זה תקציב הבחירות שלו. אבל אם התקציב הקטן יירד, זאת תהיה הבעיה שלו. בוא נקריא מה שאפשר להקריא, ומה שצריך עיון, נשלים מחר. פרק א': התפזרות הכנסת. 1. הכנסת העשרים ושלוש תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה. 2. הבחירות לכנסת העשרים וארבע יתקיימו ביום. פרק ב': מימון מפלגות. סעיף 3 הוא העניינים שהסברתי בבוקר. הוא אומר כך: לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע יקראו את חוק מימון מפלגות, התשל"ג 1973 כך:

במקום "יחידת מימון אחת" יבוא "0.8 יחידת מימון". היום רשימה שלא עוברת את אחוז החסימה, ובלבד שקיבלה אחוז מסוים מהקולות, יכולה לקבל היום יחידת מימון אחת. גם פה בהתאמה זה יורד ל-0.8. היום היא צריכה לקבל אחוז מסך הקולות הכשרים, ואז מקבלת יחידת מימון אחת, לא ממוצעים מקבלת 0.8. סעיף 3 זה המימון הסופי, כמה מקבלים אחרי הבחירות. בסעיף קטן (א)

במקום "יחידת מימון אחת לכל מנדט שבו זכתה בבחירות לכנסת, בתוספת סכום השווה ליחידת מימון אחת" יבוא "0.8 יחידת מימון לכל מנדט שבו זכתה בבחירות לכנסת, בתוספת סכום השווה לשתי יחידות מימון"; להבין, מחר השופטת אומרת לך להעלות את המימון ל-1.2, אז מה עשית בהקראה עכשיו? ברגע שאני מקריא, אני יכול לעשות התאמות, ואז עושים התאמות ומדברים על זה ומצביעים על זה. אבל יש דברים שהם בהסכמה. כל החוק הזה תלוי- - - עוד אין לי תאריך. יש עוד דברים פתוחים אבל אני רוצה לחסוך את ההקראה שלא צריך לתקן ל-0.8, 0.9. סעיף 4,

על אף האמור בסעיף 14(ב) לחוק הבחירות

2019, (1)ביקשה סיעה לקבל הלוואה לפי סעיף 7ג לחוק המימון לאחר כינונה של הכנסת העשרים וארבע, יובאו בחשבון לעניין סכום ההלוואה שהיא זכאית לו לפי סעיף קטן (ב)(1)

הלוואות שניתנו לאותה סיעה בתקופות כהונתן של הכנסת העשרים ושתיים ושל הכנסת העשרים ושלוש. פה העירו לנו שיכול להיות שיש עוד הלוואות- - - חיים אבידור,

הוא וידא את זה, ואין. מה זאת אומרת? זה לא מנוגד למה שאמרו? אתה גורר את זה.

כשמחשבים כמה אתה יכול, מה שלקחת קודם נחשב כאילו במסגרת אשראי שלך.

אבל הכסף אצלך. לכן אני אומר שצריך להשאיר את זה על 52 חודש,

נוריד את שלטי החוצות אבל יישארו לפחות 4.5 חודשים. לכמה מפלגות תהיה בעיה.

חצי מהמימון השוטף, אם היא כבר קיבלה את הכסף, לא נותנים הלוואה כפולה

נחזיר את זה לבקשת הוועדה לנוסח שהיה בכנסת הקודמת שמדבר על זה שזה נפסק ושזה מתחדש מתחילת הכנסת ה-24. זה

סעיף קטן (ג) לא יחול, זה סעיף הניכוי. זה הסעיף שמנכים מהמקדמה, לא יחול. יחולו ההוראות

(4) לעניין הלוואות שניתנו לסיעות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים וארבע יקראו את סעיף 7ג(ב)

בפסקה (1) פסקת הזכאות - במקום "לכל חודש מיום מתן ההלוואה ועד תום שלוש שנים" יבוא "לכל

מאוד מקשים על היכולת לקחת מדרכי המעבר של הקריאה הראשונה. זה יאמר כך: על אף האמור בסעיף 7ג(ב)(3) לחוק המימון, לעניין קבלת הלוואה בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים ושלוש, סיעה שעד יום, פה צריך לומר - לא קיבלה הלוואה או שקיבלה חלק מסכום ההלוואה שהיא רשאית

יש סיעות שלא לקחו את מלוא ההלוואה. אם זה עובר בקריאה ראשונה ולא

"חוק המפלגות" חוק המפלגות, התשנ"ב 1992‏; "חוק הרשויות המקומיות (בחירות)" חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה 1965‏; "חוק מימון מפלגות" חוק מימון מפלגות, התשל"ג 1973‏ ."; מדובר בהגדרות שאחרי זה ייעשה בהן שימוש. (3) בסעיף 2, במקום "3" יבוא

ברגע שאנחנו נחזור לאותה טכניקה שבה הכנסת תתחיל לקבוע קידום אתרים יהיה כך וכך, הפצה בצורה כזו של בוטינג יהיה כך וכך, זה לא טכניקה נכונה לפעול

יכול להיות שאנחנו יכולים לתת את הדוגמה הזאת בדברי ההסבר להצעת החוק כדי שתסייע לפרשנות

אפשר גם להשתמש בדברים שעכשיו נאמרים פה בוועדה לפרוטוקול, שבמקרים המתאימים שבהם יהיה מאוד ברור שמישהו השתמש בטכניקה הזו והקורא הסביר שפותח את

גם לא בתקופה של 90 הימים, ומוצע לקבוע שהוראת השקיפות תהיה אחת מההוראות שחלות גם לא בתקופת 90 הימים, חלה בצורה גורפת, ללא הגבלת זמן. (4) אחרי סעיף 2א

(3) מועמד בבחירות לראש רשות מקומית, (4) סיעה של מועצה יוצאת, כמשמעותה בסעיף 25 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות); (5)נבחר הציבור, כהגדרתו בסעיף 28א לחוק המפלגות. זה כולל ראש הממשלה,

חבר כנסת, ראש רשות מקומית וכו'. (ג) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תעמולה בבחירות מקדימות." דהיינו בפריימריז. (5) היא מתקנת את סעיף 10. זה סעיף התאמה, כי סעיף 10 דהיום קובע את חובת השקיפות, בסעיף קטן (א) על מודעות מודפסות ובסעיף קטן (ב) על מודעות בעיתונים, ופשוט יש פה התאמה. (1) בסעיף קטן (א), במקום פסקה (3) יבוא: "(3) נוסף על האמור בסעיף 2א1, תישא מודעה את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס אותה,"; (2) בסעיף קטן (ב), פסקה (5) תימחק. ראיתי מקרים שעשו תחילתו ביום קבלתו בכנסת. אם בדיוק אם צריך לנכות סכומים, שהתחילה תהיה מיידית. טוב. הערות נוספות? ראשית, אני מאוד מודה לכולם על ההשתתפות הערה. אני חושב שהיה דיון טוב, ממצה, מעניין לאורך כל היום. תודה לכל החברים שהחזיקו מעמד לאורך כל הדיון, תודה לצוות המקצועי על ההיענות, לוועדת הבחירות על ההשתתפות, לוועדה הציבורית על שהגיעה. כולי תקווה שההקראה היתה מיותרת כי רוב החוק הולך להימחק. נתכנס מחר להמשך הדיון ולהצבעות, נודיע על השעה. מימון, לא יודע. הוועדה הציבורית מתכנסת מחר בצהריים. אבל אני לא יודע אם יגיעו להחלטה, מה יהיה שם. בבקשה תכינו את המסמך כפי שביקשתי, להעביר את זה לחברי הוועדה, לראשי הסיעות ולבאי כוח הסיעות או למנכ"לי המפלגות. שמי שירצה מחר להצטרף לזום או לבוא לדיון פה, כמובן שיהיה רשאי. שיחדדו הרבה יותר על הפרטים האלה של מימון מפלגות ושל הלוואות. זה בעיקר התקופה של הפריסה. ננסה להגיע להסכמה בזמן הזה. אני מציע, כיוון שהדברים ידועים, ננסה להגיע להסכמה גם על התאריך, גם בנושא המימון. הסיפור של התעמולה נראה לי שיש הסכמה די רחבה. אולי הליכוד מתנגדים כרגע. בגלל הקורונה בהתחשבות במצב הכלכלי שלא יהיו שלטי תעמולה. מחר ננסה להצביע על כך לקריאה ראשונה כדי שזה יעלה לקריאה ראשונה ביוןם שני, ואם יקרה משהו, ולא נספיק להצביע מחר, נצטרך לעשות זאת ביום חמישי. אני מודיע מראש. אני מניח שמחר בשעה 09:00, ואם לא נספיק - או נעשה את זה אחרי המליאה או ביום חמישי. נראה לי שעדיף אחרי המליאה מחר. נעביר את ההצעות לראשי הסיעות. הוועדה המייעצת מתכנסת מחר בצהריים. ננסה מחר להצביע עד 11:00. אם לא נספיק להצביע, נוכל להתכנס אחרי המליאה מחר, ולהמשיך את הדיון בערב. יש בעיה מחר בערב לכמה חברי כנסת.

אנחנו רוצים להניח את הצעת החוק ביום חמישי כדי שזה יעלה להצבעה ביום שני. אין לך מהשופטת תשובה אז איך אתה רוצה להצביע? אני רוצה להצביע לפחות על התאריך וגם של השקיפות. לגבי המימון - יכול להיות שנתקן את זה מחר.

יוכלו לתקן את זה בקריאה שנייה ושלישית. נראה איך נתכנס. כתב לי כעת חשב הכנסת שכן יש מפלגות שיש להן הלוואות בכנסת ה-21, אמרנו שיש רק מהכנסת ה-22 וה-23 - אז אותו הסדר שאמרנו, נפיץ את הנוסח לגביו - של גרירת ההלוואות, מהכנסות ה-22, 23 - גם על הלוואות שניתנו בכנסת ה-21. זה יהיה אותו הסדר. חשבנו שאין כאלה אז לא כללנו את זה בנוסח. אם נחליט על זה ביום ראשון, ביום שני נוכל להספיק להצביע? כי יהיה קשה להגיע להסכמות עד מחר. יום שני הוא יום קצר בגלל חנוכה. גם אם הוועדה תחליט בבוקר, אני צריכה להכין חוברת רשומות כדי להביא את זה למליאה. להכין חוברת זה סיפור. גם אם הסיפור של המימון לא יהיה מוסכם לגמרי, אפשר יהיה לתקן בקריאה שנייה ושלישית. זה חייב לעבור ב-61

ההלוואות - התקופה לא מוסכמת. ננסה לעשות כמיטב היכולת אבל חייבים שביום שני יעלה לדיון. צריך זמן להכין את זה. לא שבבוקר יצביעו פה ובבוקר תהיה חוברת. עדיף לסיים את זה מחר בערב או ביום חמישי בבוקר. ביום חמישי יש נשיאות, ואני צריך להיות שם, אז עדיף לגמור את זה מחר בערב. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:55.